בוקר טוב לכולם ולכולן, או הפוך אצלנו. אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-31 בינואר 2022. אנחנו היום בעוד ישיבת מעקב אחרי אכיפת איסור צריכת זנות ומענים לאוכלוסייה בזנות. כפי שכולם יודעים,

אחת מההצלחות הכבירות בשנים האחרות בעניין קידום שוויון מגדרי ומאבק בתופעות של אלימות וניצול של נשים היה לחוקק את החוק האוסר צריכת זנות. כמובן שכולם יודעים שהחוק מאוד מפורט. התעקשנו בזמנו שיכלול גם את הצד של האכיפה, אבל גם את הצד של השיקום, כי בסופו של דבר, בלי לקדם תוכניות שמאפשרות לכלל הנשים, האנשים שנלכדים במעגל הזנות את האפשרות לשיקום, את האפשרות לתעסוקה, את האפשרות לחיים בלי ניצול, אנחנו לא עשינו כלום. אם העניין יישאר רק באכיפה של האיסור ומתן דוחות לכל מי שעדיין מעז לצרוך ולנצל את מי שנמצא במצוקה ובמעגל הזה, אנחנו לא נתקדם ולא נאפשר חיים יותר מכובדים. בגלל שנתיים שכמעט ולא התקיימו הדיונים, הרצון שלנו הוא שניקח את הנושא, נעקוב אחרי מילוי החוק, האכיפה, השיקום, התוכניות המתפתחות, והקשיים שאולי עולים תוך כדי עשייה ואיך אפשר לשפר את המצב. אני פניתי למרכז המחקר והמידע בכנסת וביקשתי כבר לפני תקופה את הסקירה המקיפה שהגישו לנו בעניין האכיפה. אנחנו תיכף נשמע את זה, אבל אני חייבת להגיד, כפי שאמרתי בעבר, אני שוב אדגיש, בגלל המצב הלקוי של הוועדות בכנסת, בגלל המצב שבו בוועדה יש נוכחות מאוד דלה של ח"כיות כל הכבוד לחברת הכנסת יסמין שנמצאת, אבל אני מדברת על בדרך כלל. בדרך כלל יש לנו רק שלוש חברות שהתמנו לחברות בוועדה הזו. האופוזיציה הימנית עדיין לא מינתה את הנציגות או הנציגים שלה בוועדה. לכן הנוהג להקים ועדת משנה לא תקף בכנסת הזו. הוועדה בקושי מתכנסת עם נוכחות של ח"כיות, חוץ מהיו"ר, אז אני לא אפצל את עצמי גם לוועדת משנה וגם ליו"ר ועדה. אני חושבת שאני נותנת מקום מאוד מכובד לנושא בדיונים של הוועדה עצמה, וככה נמשיך עד שיהיה מצב אחר. אני רוצה קודם כל להתחיל ואני יודעת שיש נציגים של המשרדים שירצו להתייחס לסקירה, אבל קודם כל נשמע את עיקרי הסקירה של מרכז המחקר והמידע. אני חייבת להגיד, הגשתם לנו מסמך די רציני, ונרצה לשמוע את עיקריו מהנציג של המרכז, עידו. בבקשה. תודה רבה, גברתי. עידו אפגר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הגשנו סקירה לא קצרה לוועדה. אני כמובן לא עומד לפרט את כל המענים שפועלים וצפויים ומפורטים במסמך. אני מאמין שנציגי המשרדים יכולים לעשות את זה בצורה טובה ומעודכנת יותר. אני אציג כמה נתונים על התקדמות האכיפה, ואחר כך אני אסקור חלק גם, רק חלק מהאתגרים והפערים שעלו גם בתחום האכיפה וגם ביישום התוכנית לצמצום הזנות, ואולי נציגי המשרדים יוכלו להתייחס לדברים האלה כשהם ידברו. מבחינת אכיפה, עד ה-5 בינואר, לפני כחודש, הוטלו יותר מ-1,400 קנסות במשך כשנה שבה האכיפה התבצעה, אבל קצב חלוקת הקנסות גבר לאורך השנה. אם עד תחילת אוגוסט 2021 הוטלו רק 24 קנסות זה ממוצע של קנס אחד לשבוע מאז סוף אוקטובר אנחנו מדברים על קצב של כ-100 קנסות בשבוע, אז אפשר לראות עלייה בקצב. מה גובה הקנס? 2,000 שקלים.

קנס ראשון. זה מה שידוע לי, כן. עבירה ראשונה 2,000, עבירה חוזרת, 4,000. אני אזכיר בהקשר הזה, של 100 קנסות בשבוע, שעל פי נתוני הסקר הלאומיים מ-2014, אפשר לאמוד את מספר צרכני הזנות שפעילים בכל שבוע בעשרות אלפים מבחינת סדרי גודל. תמונת הקנסות לא רק משתנה לאורך זמן, היא משתנה גם לפי מיקום גאוגרפי. אפשר לראות שכמעט 70% מהדוחות חולקו במחוזות תל אביב ובמרכז הארץ, ועוד 30% חולקו במחוז חוף שבו שוכנת העיר חיפה. הנתונים האלה כמובן עשויים להעיד על היעדר אכיפה של איסור צריכת הזנות בחלקים נרחבים של ישראל, ובפרט במחוז ירושלים,

העיר הגדולה בישראל. אני מזכיר שמי שמקבל קנס יכול לבקש במקום לשלם את הקנס להשתתף באיזשהו הליך חלופי, אמצעי חלופי סדנה פסיכוסוציאלית.

האמצעי החלופי הוא פעיל, התקנות הותקנו ופורסמו, שירות המבחן התקשר עם חברה חיצונית שאמורה להפעיל את האמצעי.

לפי הנתונים שקיבלנו, הפניות להשתתפות עשרה מבקשים במהלך השנה הזאת שבה - - - מתוך 1,400 ומשהו.

זה מעיד על שימוש מוגבל בכלי הזה, וכן יש מקום אולי לשאול למה זה המצב. מגורמים שונים דווח לנו שהליך המעבר של זירות זנות לזירות מקוונות ולדירות דיסקרטיות, שזה תהליך שנמשך כבר כמה שנים, אבל נראה שהוא מאוד הואץ בעקבות הקורונה אולי בעקבות החוק, אני לא יודע. זה שילוב. אני חושבת שזה שילוב. בכל מקרה, המעבר הזה מעורר קשיים גם בהיבטי איתור וישוג אוכלוסיות לטיפול, וגם בהיבטי אכיפה. בהקשר הזה חשוב לציין שממה שראינו, יש הרבה מידע על זירות זנות בידי כל מיני גורמים גם רשויות מקומיות, גם גורמי טיפול, וגם משרדי הממשלה, וחלקם באופן פעיל פועלים לאתר זירות זנות. למשרד הבריאות יש גורם חיצוני שמאתר זירות זנות בשביל עבודת המרפאות הניידות. אנחנו לא קיבלנו את הרושם שיש איזשהו ניסיון לשתף את המידע הזה בכלל המשרדים שפעילים. זו הייתה שאלתי בדיוק רשמתי לעצמי עד כמה באמת המידע הזה שקיים אצל אחד מהגורמים הרשמיים, גם אלו משרדים או רשויות מקומיות, הוא מידע שנגיש לכלל העבודה המשותפת. אז אתה אומר שלא. אנחנו לא התרשמנו שיש איזשהו מהלך מסודר כזה, ואין ספק שזה יכול לשפר גם את מאמצי האכיפה וגם את מאמצי הטיפול. נקודה נוספת בהקשר הזה של שיתוף מידע, אנחנו לא נתקלנו במידע ושוב, יתקנו אותי נציגי המשרדים אם אני טועה למיטב ידיעתנו, לא מתקיים איזשהו מעקב מרוכז אחרי מספר המטופלים הכולל בכל התוכניות, גם של משרד הבריאות, גם של משרד הרווחה. קיבלנו והצגנו במסמך נתונים על מספר המטופלים או המטופלות בתוכניות ספציפיות, אבל אין לנו איזושהי תמונה כוללת של היקף האוכלוסייה שבטיפול, זה כן נתון שיכולה להיות לו משמעות. לא קיבלתם תשובות מהמשרדים על התוכניות שלהם כמה מעורבים?

לגבי תוכניות ספציפיות, הם בוודאי יודעים כמה מטופלים בכל תוכנית בכל שנה, הנתונים האלה גם מוצגים במסמך. איזושהי תמונה כוללת של כלל המטופלים, מספר כולל, אנחנו לא יודעים לומר. אתגר נוסף שעלה מכמה גורמים - - - יש כפילויות בשירותים? אני מניח שעשויות להיות כפילויות. מישהי עשויה להיות מטופלת גם במרפאה ניידת וגם אחר כך ללכת לסלעית או לדירת מעקב. או ללינת חירום.

אתגר נוסף שעלה מכמה גורמים הוא קשיים באיתור עוסקים בזנות ורתימה שלהם, דיברנו על זה. זה נכון במיוחד בחברה הערבית ובחברה החרדית. בהקשר של החברה החרדית, אני הבנתי ממטה המאבק בזנות שמרחב הלב שפעל בביתר עילית מרחב הלב הוא מענה לנערות וצעירות. זה המרחב היחיד שפעל ביישוב חרדי, הוא נסגר לאחרונה אחרי שהוא נפתח ב-2020. להבנתי, אין כיום אף מסגרת ייעודית לחרדים. בהקשר של החברה הערבית, בזמנו אמרו לנו ממשרד הרווחה שנבחנת אפשרות לפתוח מרחב לב באכסאל, שמצטרף - - - אכסאל? לא? פעם ראשונה שמעתי באום אל-פחם. לא, באום אל-פחם כבר - - - באום אל-פחם הוא קיים. באום אל-פחם קיים, ואמור להצטרף אליו, כך הבנתי או נבחנה האפשרות שיצטרף אליו מרחב נוסף.

יהיה מעניין לשמוע איפה זה עומד, אם יש התקדמות בתחום הזה. לעניין הזה של מרחבי הלב, סליחה שאני קוטעת - - - השם? מירי מוסקוביץ, משרד הרווחה. לעניין של מרחבי הלב, עלתה אתנו בזום הגברת גלית גבע, מנהלת אגף קהילה, היא תוכל להתייחס למרחבי הלב. אנחנו ניתן לכן להתייחס לכלל הדברים, ואני ארצה לקבל כמה תשובות. אבל בואו ניתן לעידו לסיים. סוגיה נוספת בהקשר הזה קשורה לפריסה של המסגרות. רוב מסגרות הטיפול הן באזור המרכז, זו סוגיה מוכרת, שם גם רוב הצורך. אני חושבת שמשרדי הממשלה עדיין שבויים בסטראוטיפ שזנות קיימת בתל אביב וזהו. איך שזה נראה גם האכיפה, גם השירותים, זה כאילו מרוכז במרכז ושאר הארץ לא צריכה. או שמתחילים לשבור את זה לאט-לאט. יש מחסור במסגרות, ושוב בולטת פה ירושלים, כמו באכיפה, העיר הגדולה בישראל, שאין בה אף מסגרת מלבד מרפאה ניידת, שהייתה אמורה להתחיל לפעול. אני חושב שהיא התחילה, אני לא קיבלתי על זה מידע ברור לגמרי. אבל הוא לא ייחודי לירושלים, זה נכון גם בצפון וגם בדרום. והמחסור הזה נכון במיוחד בכל הנוגע לאוכלוסיות ספציפיות כמובן גברים, טרנסג'נדריות וטרנסג'נדרים, אוכלוסיות שסובלות מתחלואה כפולה, זרים חסרי מעמד. בהקשר הזה, בינואר החודש היו אמורים להתחיל לפעול מערכים גם לגברים וגם לטרנסג'נדריות.

אני יודע שזה משהו שחיכו לו הרבה זמן, ויהיה מעניין לשמוע שזה אכן קרה. חלק מהרשויות דיווחו על קשיים בתקצוב גם על קבלת הכסף, גם על זה שהתקצוב לא מספיק להפעלת המענים. חלק מהרשויות מוסיפות תקציב, או חלק מהמפעילים, עמותת עלם למשל, מוסיפה תקציב משלה כדי להרחיב את המענים של משרד הרווחה. ושמענו על קשיים בהפעלת מסגרות דיברנו על סגירת המרחב בביתר עילית. אני יודע שבחיפה, באופק נשי, יש קשיים באיוש של משרות ניהול. באופק נשי. אנחנו במעקב אחרי הנושא והיינו בקשר עם משרד העבודה הרווחה, שלצערי, עדיין אין אני יודעת שנתתם להם חודשיים להתארגן. אני יודעת שכבר עבר חודש. אנחנו תיכף נשמע אם יש לכם מה לחדש בנושא הזה. אני ממש לקראת סיום. עוד שלוש נקודות, ברשותך. קושי שכבר הוזכר בדיונים בעבר נוגע לסל הגמיש, גם קושי בירוקרטי במימוש שלו. 15% מהבקשות שאושרו בשנת 2020 לא מומשו, וזה לפי המשרד, בגלל קשיים בירוקרטיים. אני לא יודע בדיוק מה מנע את המימוש. וגם חשש מהגעה לטיפול במחלקות לשירותים חברתיים, שזה מה שנדרש כדי לקבל את הסל. עוד שתי נקודות: אנחנו לא קיבלנו התייחסות מזרוע העבודה במשרד הכלכלה, אבל על פי מה שדווח בישיבות של צוות היישום הבין-משרדי, נראה שכל התחום של מענה תעסוקה מתקדם בצורה מהוססת או חלקית, וזה כמובן נושא מאוד חשוב כדי לאפשר חיים עצמאיים מחוץ למעגל הזנות. אין כמעט שיקום בלי דבר כזה, ממה יחיו? אני מקווה שאולי יהיו פה בשורות בכל זאת שאנחנו לא קיבלנו. נקודה אחרונה, שהיא לא בדיוק אתגר, אבל חשוב לי להעלות את זה, אנחנו לא קיבלנו ממשרד החינוך מידע על היקף השימוש בפועל בלומדות. אני יודע שההכנה של הלומדות, בשעה טובה, הסתיימה והן שמישות. אני לא יודע כמה מורים עברו את ההכשרה, אז זו גם נקודה שיהיה חשוב לקבל עליה תשובה.

תודה, עידו. אני שמעתי שלא התייחסת לתקצוב של משרד הרווחה, שעורר הרבה מחלוקת אתמול. עניין התקצוב הוא לא של משרד הרווחה, זה התקציב הכולל של התוכנית, שמועבר למשרד הרווחה כגורם המרכז. הבנתי שזה עורר רעש, אני בטוח שמשרד הרווחה ידע להתייחס לזה ספציפית. במסמך כמובן התייחסנו לזה. תקציב התוכנית לשנת 2020 עמד על כמעט 60 מיליון שקלים, מתוכם 15 מיליון מומשו - - - 54 מיליון ש"ח, מתוכם 15 מיליון ש"ח שהוצאו - - - שהוצאו במזומן באותה שנה, ועוד סכום בהתחייבויות לשנה הקרובה - - - להוצאה עתידית, 39. נכון, ומתוך ה-39 האלה, 31 מיליון חזרו למשרד ממשרד האוצר ב-2021, מה שהביא אותם בסך הכול לתקציב של 70 מיליון. בשנת 2021 מומשו בפועל - - - אבל זה אומר שהתקציב ירד. אם ב-2020 היו להם 54, אם אתה מוריד מזה 15 שהם העברה של תקציב קודם

לא, 7 העברה של תקציב קודם. 7, סליחה. זה אומר שהיו להם 47 מיליון. אם אתה מסתכל על השנה, 2021, יש לך 31 מיליון בבסיס, בנוסף לכך 39 מיליון שהם המשך מהשנה הקודמת. 39 מיליון בבסיס, ותקציב עודפים של 31. הבסיס כרגע הוא 39. בסדר,

39. זה אומר ירידה מ-47 ל-31. התקציב בבסיס הוא 39 מיליון כרגע, ובכל שנה היו שאריות אחרות משנים קודמות שהגדילו.

אבל זה אומר שאריות מתקציב קודם הן שאריות מתקציב קודם, קודם כל נדבר על זה, למה יש שאריות. אבל גם מה שיש בבסיס הורידו. אבל כבודה, אנחנו היינו כאן בוועדה כשהיה נציג של משרד האוצר, שבגלל שההקצאה לחוק הסתיימה, שלוש השנים שהוקצו כספים נוספים על בסיס התקציב, הסתיימו שלוש השנים האלה, והיינו כאן כולנו בישיבה כששמענו את נציג האוצר, שאמר שהשנה זה ירד.

אני יודעת. ואני רוצה להזכיר לכולם, לכל מי שצופה בנו ולאלה שיושבים בחדר שהממשלה הורידה מהתקציב. ועם כל הכבוד, שלוש שנים של החוק, כאשר אנחנו יודעים שהאכיפה אפילו לא האמיתית יש עלייה באכיפה, התחילה בשנה האחרונה, וכאשר לוקח זמן להקים את השירותים, ויש שירותים שעדיין צריך להקים, אז אי אפשר להוריד את התקציב. ואני רוצה להזכיר שכן, הורד התקציב שאמור להיות לתוכנית הזו. הצפי שלי, כאשר מתקדמים יותר ורואים שאנחנו עדיין בזינוק, עוד לא הגענו לכך שסיפקנו את מהותו של החוק, לתת תקציבים כדי שתוכלו לעמוד באתגרים שקיימים וכדי שנוכל לסייע כמה שאפשר. לצערי, כן יש ירידה בעניין התקציב. ואני מדגישה את זה שוב, למרות שהתקיים דיון קודם. אני זכרתי שהתקיים דיון קודם.

חברות הכנסת מעוניינות להתייחס עכשיו? תודה, עידו. אני אתייחס לאחר מכן. אני רוצה להקשיב, אבל אני יודעת שיש בעיה גם בבאר שבע, לא הזכרת את זה, שנסגרה שם לינת החירום.

עברו שם ספק ועדיין אין שם לינת חירום, זה דרמטי. כן, אני גם קיבלתי דיווח על זה. כאמור, לא עברתי תוכנית-תוכנית. כמובן שיש עוד הרבה אתגרים ספציפיים בתוכניות ספציפיות, אני נשארתי ברמת אבל זה נכון,

גם שם הבנתי שהלנת החירום נסגרה. אז אולי ממשרד הרווחה יצטרכו לתת לך תשובה בעניין הזה, למה היא נסגרה. או למה היא לא נפתחה, לא? או שהיא - - - יש פה בעיה עם מיקום. אני ניסיתי לעזור, אבל אני לא יודעת מה עושים בסיטואציה כזאת. אני אתייחס. נפתור את זה. אנחנו הגענו לאיזשהו פתרון, אני אתייחס. כן? חברת הכנסת מואטי. באתי להקשיב. אני רוצה לעבור עכשיו להתייחסויות של המשרדים, אבל קודם הייתי רוצה לבקש מהמטה למאבק בסחר בנשים וגם מעלם להציג את שלהם, כך שהם יעלו נושאים שתרצו להתייחס אליהם אחר כך, אז ניתן לזה אפשרות קודם. שחף מהמטה, בבקשה. שלום. אני נורא מתרגשת, זו הפעם הראשונה שלי פה. קודם כל, אני כתבת של עיתון "ליברל" וערכתי תחקיר בנושא, אבל מעבר לזה, ויותר חשוב מהכול, הגעתי מהרחוב. יש לי פוסט-טראומה מורכבת. שתי חברות שאיבדתי לעולם הזנות, ואני חושבת שהסיבה שבאתי לפה היא בשביל להזכיר לכם במי מדובר. מדובר בדרך כלל, ולרוב, בבנות שעברו התעללות או סליחה. אולי תיתנו לה קצת מים? כן, אני אשמח. הבנות האלה בדרך כלל לא מוכנות להיחשף, ולא מוכנות להגיד זאת אני. מהצד השני, השיח, לכאורה, "הפמיניסטי" אומר זכות האישה וכל הדבר הזה, ובגלל זה אני באתי: בשביל להזכיר את החברות שלי ואת הנשים שאני ראיינתי. אני ראיינתי מעל ל-40 נשים, שכל אחת ואחת מהן סוחבת אתה סיפור. אנחנו חייבים לזכור את זה כשמתחיל שיח שמנסה לנרמל בכל תקשורת המיינסטרים ולהציג אתרים כמו OnlyFans או דברים כאלה כאילו זה חלק מהנרטיב של עולם מודרני, ולזכור שמעמד האישה ומעמד האדם בעולם הוא לא כעבד. זנות זה סוג של עבדות.

אני רק חייבת להגיד לך וסליחה שאני קוטעת אותך הפמיניזם השולט בוועדה הזו, בינתיים, לפחות בראשותי, הוא פמיניזם שמבין טוב מאוד שקיים סחר בנשים, והרבה מהנשים כפי שאנחנו אומרות, אף אחת לא הייתה ילדה וכששאלו אותה מה את רוצה להיות כשתגדלי, אני בטוחה שאף אחת לא חלמה להיות זונה. אז אנחנו מבינות את הרקע ואת השיח הפמיניסטי הזה שאומר זכותה, אני חושבת שזה שיח ליברלי שלא מתעמק בדברים. למרות שאת מגיעה מ"ליברל". קודם כל, אני שמחה. זה אומר לי הרבה, לדעת שאלו האנשים שיושבים בוועדה ואלו האנשים שאחראיים על תקציבים.

הרופא אני לא יודעת, אני יודעת להיות יותר מהצד של החולה ולספר על המחלה. אין לי הרבה מה לומר, בסך הכול רציתי להראות את הפנים שלי ולהגיד לכם שכשיגיע שיח כזה לאוזניים שלכם ואת הפנים לא רואים, תזכרו שהאחיות שלי עומדות פה. זהו, תודה. תודה לך, שחף. תודה גם על האומץ. אנחנו מקיימות את הדיונים, אנחנו עוקבות, ואנחנו נאבקנו כדי לחוקק את החוק למענך ולמען האחיות שלך, ולמעננו כנשים, כי כל עוד יש נשים שנמצאות בסיטואציה הזו, זה מעיד על איזה סוג של חברה אנחנו נמצאים בה. וכולנו נמצאים בתוך החברה הזו, אפילו אם אנחנו לא נמצאות במעגל הזנות עצמו, אבל אנחנו נפגעות איכשהו, וזה מגיע אלינו. אנחנו מדברות על שינוי מהותי בחברה עצמה.

עוד דבר אחד, מיהודה שוחט, שלא נמצא איתי אבל עשה איתי את התחקיר, כשהגענו למשטרה עם הממצאים, המשטרה אמרה ויהודה הגיע לדרגים הגבוהים אנחנו לא יכולים לעבוד על זה בלי שיש לנו מספיק לחץ מהפוליטיקאים. מתי עשיתם את התחקיר? עד לפני חודש.

עד לפני חודש. אני הייתי מציעה שתגידי לנו מה עיקרי התחקיר. התחקיר הוא - - - את מדברת על תחקיר שעשית, את מדברת על כך שהגעתם למשטרה עם זה, ואנחנו לא יודעות על מה. התחקיר הוא בעיקר על מה שהולך בטלגרם. זה הוגש גם ואני יושבת היום עם חברת הכנסת אבתיסאם מראענה עליו. אין לי פה את הנתונים, אני מצטערת. אני אגיש לך אותו. אני חייבת להגיד שהנושא הזה של מעבר עולם הספסור בנשים ובנערות ובנערים לפעמים לזירה הווירטואלית אם זה דרך טלגרם או דרך תוכניות אחרות, או אם ראינו את כל הנושא של הסרטונים וקיימנו דיון על זה אני חושבת שההתפתחות בנושא הזה היא כל כך מהירה ומדאיגה, כי אנחנו לא מספיקים להתמודד עם ההתפתחות שקורית בנושא הזה. אני חושבת שגם המשטרה לא מקדישה מהיכולות האלקטרוניות והווירטואליות שקיימות במשטרה לטפל בנושא הזה. כנראה עסוקים בסוג אחר של יכולות סייבר. בבקשה, חברת הכנסת מואטי. תודה רבה. תודה, חברות, תודה שחף. כמו שאמרה יושבת-ראש הוועדה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אין בוועדה הזאת פמיניסטיות מהסוג שחושבות שאישה בוחרת להיאנס על ידי מספר גברים בכל יום בגיהינום מתמשך תמורת מחייה. הבחירה היא בעיקר סיפור שגברים מספרים לעצמם כדי להשקיט את המצפון שלהם, שפה הם עוזרים לאיזו סטודנטית, שפה הם מסייעים, כאשר ברור שמדובר בקבוצה של אנסים שהכסף שלהם מאפשר להם לעשות את זה יום-יום כלפי נשים חלשות מהם, כלפי נשים שלא הייתה להם שום הזדמנות. אנחנו לא ועדת תרבות, אבל זו לא סוגיה תרבותית. הבנתי שמתכוונים להעלות את המחזמר "אישה יפה". מחזמר שהכשיר דורות של זנאים, וצבע את הזנות בצבעים נורמטיביים. מישהו אמר לי לפני כמה ימים, מישהו שאתן מכירות, שבמשך שנים הוא עבד עם נוער בסיכון, דווקא גברים בזנות. תמיד הפנטזיה הזאת שתיכף יבוא המושיע עם הכסף.

הוא אנס עם כסף, וככה צריך להתייחס לגברים האלה. יש לנו המון תוכניות שנוגעות לזה. אני יודעת שמעט מדי פנו לבקש את הסיוע סליחה, המעט מגוחך של 10,000 שקל. קודם כל, יפה שיש סיוע, ועדיין, צריך להפוך כל אבן כדי למצוא דרכים להוציא נשים מהגיהינום הזה. נכון שזה מתחיל קודם כל במניעה, ונכון שהשילוב ההרסני בין עוני, חוסר ידע ומעקב רעוע של המערכת הם קטליזטורים מצוינים לנפילה לגיהינום הזה. אני בהחלט מצפה לשיחות נוספות שאנחנו נקיים בנושא, גברתי יושבת-הראש, ונחשוב איך מגדילים את הסל הזה,

בעיקר מאפשרים לנשים צעירות שעדיין מחזיקות בחלומות כלשהם ובתוכניות כלשהן לגבי החיים האלה, לממש אותם, לחיות חיים שיש בהם בחירה. זו זכות גדולה להיות כאן ולחשוב שזה בידיים שלנו. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נסיים את הקדנציה הזאת, בעזרת השם, עם מימוש מלא של התוכניות שלנו.

גברתי יושבת-הראש, תודה רבה, חברות, שאתן פה על חשבון הזמן שלכן בשביל לייצר חברה טובה יותר.

תודה לך, חברת הכנסת. אני מאוד מקווה שכל היישום של התוכניות יתקדם. תיכף נשמע על הקשיים שעומדים בדרך. הדס גול, בזום, מעלם. שלום. אני הדס, אני עובדת בעמותת עלם. עלם ב-20 השנים האחרונות מטפלת בבני נוער ובצעירים על רצף הזנות, בשבע השנים האחרונות בניהול ופיקוח של משרד הרווחה בחמישה מרחבי לב ברחבי הארץ. כידוע, החוק של איסור צריכת זנות התקבל ברגשות מעורבים אצל חלק מהמעורבות והמעורבים בזנות וגם בקרב הארגונים, בעיקר בגלל ההבנה שהחוק עלול לפגוע באוכלוסייה שעליה הוא בא להגן אם אין שירותים יציבים של שיקום שמתוקצבים כמו שצריך, שנותנים מענה לכלל הצרכים בשטח. החלטת הממשלה תרמה מאוד מאוד להרחבת השירותים, ואנחנו מרגישות את זה בשטח וזה מאוד משמעותי. יחד עם זאת, יש כמה פערים מאוד מאוד בולטים שעליהם אני אשמח בקצרה לדבר עכשיו. אני אדבר בעיקר על ארבעה דברים שאנחנו פוגשות ביומיום והם הכי קריטיים מבחינתנו. כמובן שיש יותר, ואני מניחה שהם יעלו בהמשך על ידי החברות שלנו כאן. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, ואולי הוא המשמעותי ביותר זה כל מה שקשור למענים לנערים וצעירים על רצף הזנות. כידוע, כבר ב-2008, כשהייתה התוכנית הבין משרדית, התוכנית הייתה מאוד רחבת היקף ונאמר בה שהיא כתובה בלשון נקבה. הייתה כוכבית קטנה שגם נערים וצעירים יכללו בה.

הרבה שנים אחרי ועדיין המצב הוא מאוד מאוד רחוק מלהיות מספק. היום בישראל ברגע זה יש שני מרחבי לב שיכולים לתת מענה לנערים וצעירים עד גיל 21. אמור להיפתח בקרוב על ידי משרד הרווחה הוסטל לגברים באזור המרכז, ועוד מרכז יום בתל אביב. יחד עם זאת, צעירים מעל גיל 21 שזקוקים למענה חירומי, לצערנו הרב, אין מענה כזה בארץ, וככל הידוע לנו, גם לא הולך להיפתח בקרוב משהו כזה. אני כן אציין שאנחנו בדיונים על זה עם המשרד, אנחנו גם הגשנו תוכניות, אנחנו מאוד מאוד מקוות שלפחות חלקן יתקבלו, אבל זה מענה קריטי מאוד שכרגע הוא לא קיים והצורך בשטח הוא עצום. אנחנו פוגשות המון נערים וצעירים מעל גיל 21 שפשוט אין לאן להפנות אותם וצריך לספק לזה מענה מהיר, זמין ורלוונטי. הדבר הנוסף שחשוב לציין זה כל מה שקשור לחסרי וחסרות מעמד. הנושא הזה נידון פה גם בוועדות הקודמות, אבל בכל זאת חשוב לנו לציין אותו. חסרי וחסרות מעמד מגיעים לארץ לרוב הצעירים והצעירות שאנחנו פוגשים בורחים ממציאות חיים מאוד מאוד קשה. הם מגיעים לכאן ולא נותרת להם ברירה אלא לשרוד באמצעות הזנות. הם מקבלים אשרות שהייה בלי אשרות עבודה, אין להם ביטוח רפואי, אין להם שום דרך לשרוד אם לא הזנות, הם פשוט נדחקים לשם. זו בעיה שצריכים להתייחס אליה, זה ברור לנו שהיא לא מצויה רק במשרד הרווחה. ברור שצריכה להיות פה התייחסות רחבה ומדיניות ממשלתית, אבל אנחנו פוגשות אותם אצלנו כל הזמן. הדבר הנוסף שגם נידון כאן בוועדה זה כל מה שקשור לאנשים על הקשת הטרנסית. אנחנו נתקלנו בהרבה בעיות בקליטה שלהם לשירותי הסיוע, וגם הם,

נדחקים מהשירותים הרבה פעמים והמענה שהם מקבלים הוא לא מספק. הדבר הנוסף והאחרון שחשוב לי להביא לכאן, זה גם עלה בצורה די ברורה בדוח ששמחנו לקרוא, כל מה שקשור לפערים בתקצוב של השירותים. אומנם יצאו מכרזים, הוקמו שירותים, אבל רבים מהם לא מתוקצבים בצורה מספקת, מה שמאלץ את הגוף המפעיל או להפעיל בצורה שהיא לא מספיק מקצועית או לא מספיק רחבה או לא מספיק מקיפה, או לגייס לזה תרומות. אנחנו עובדות לילות כימים בגיוס התקציבים כדי שנוכל להרחיב את השירותים. אני רק אגיד בכמה מילים שאנחנו חושבות שיש פתרונות לדברים האלה, גם כתבנו את זה בנייר העמדה, אפשר לראות את זה שם. אנחנו בעיקר קוראות למשרד להיות איתנו בדיאלוג מקצועי, לא רק אתנו כעלם, אלא בכלל עם כל הגופים המפעילים ולהתאים את המכרזים ואת השירותים לצרכים שבשטח. בתחושתנו לא תמיד יש הלימה בין הצרכים לבין המודלים שיוצאים, ובגלל זה הפערים עדיין מאוד מאוד גדולים, למרות התוכנית המקיפה ולמרות שתקציבים הורחבו. תודה. תודה רבה. תודה, הדס. חברת הכנסת, רצית להוסיף משהו. תוך כדי שאני מדברת, חברתי יונית בן טוב מ"לא עומדות מנגד" שלחה לי הודעה על אישה צעירה שהכרתי. צעירה מאוד. צעירה עד כדי טרגדיה. היא בדיוק שלחה לי הודעה שהיא נפטרה, כל כך צעירה. החיים שלה היו שיקוף של הכישלון של כולנו. כל מחלות הרקע של החברה הזאת, כל מחלות הרקע של הפטריארכיה השתקפו באדם הצעיר הזה, אישה שנפלה לזנות עוד בשנות העשרה של חייה. א' מתה לפני שבועיים, בודדה וחסרת כל. נורא.

תודה רבה,

אני יודעת כמה עבודה עשיתן בשבילה וכמה חיפשתן תמיד נשים שתהיינה שם לתת לה כתף, אוזן, להקריא לה סיפור. תודה על זה. קשה לשמוע בשורות כאלה. קשה גם להזכיר לעצמנו כל הזמן, המציאות הקשה שאנחנו מטפלות בה, לצערי. אני רוצה לתת לעוד ארגון או שניים. אני מאוד מבקשת, אנחנו לא נביא עכשיו את כל הנושאים שכבר טיפלנו בהם ודיברנו עליהם. אני רוצה שנתמקד היום בבדיקה איפה אנחנו עומדות, מביצוע התוכנית הכוללת, מה המענים שעדיין לא קיבלו תשובה מהמשרדים, להתמקד בהם ולא להתפרס על כל היריעה הקשורה בנושא צריכת זנות. יעל גור ממרפאת לוינסקי, בבקשה. שלום, תודה רבה. אני מבקשת להתייחס לדברים של אני לא זוכרת את שמו, נציג הממ"מ, שדיבר על אי נכונות לשתף במידע שנאסף על ידי מאתר זירות הזנות. לא נשאלתי על ידו שאלה כזאת. אני יכולה לומר שהמידע שאנחנו אוספים באמצעות המאתר הועבר לעמותות שפנו אלינו וביקשו את המידע הזה כדי - - - מרכז המידע פונה למשרדי הממשלה. המשרדים אמורים לאסוף את המידע שתחת החסות שלהם מהארגונים שפועלים בשיתוף פעולה איתם. הם לא יכולים לפנות לכל מסגרת באופן פרטני.

מה שאני אומרת זה שפנו אליי מעמותת עלם וביקשו את הכתובות, והעברתי את הכתובות לנציגת עמותת עלם שרצתה להגביר את מאמצי ה- outreachשל העמותה. בסדר. יעל, אני אמרתי - - - - - - העברנו. היה לי חשוב לדייק את - - - לא,

זה לא לדייק כי יש תשובה לזה. אני, חשוב לי לדייק את הדברים. לא אמרתי שיש חוסר נכונות להעביר את המידע, אמרתי שלמיטב ידיעתי אין איזשהו מהלך מרוכז לאגד את כל המידע ולהפיץ אותו לכל הגורמים הרלוונטיים. לא טענתי שאתם מסרבים להעביר מידע למי שמבקש מכם. וגם צריך לשים לב שוב - - - אוקיי,

אין מהלך מרוכז.

זה נכון. את רואה? בגלל זה אמרתי לא לחדד. אוקיי, אז אני שמעתי לא נכון. ועוד דבר לגבי התהייה על הפעילות של המרפאות ניידות. בירושלים המרפאה הניידת כבר קמה, וגם בבאר שבע. העבודה של המרפאות הניידות בעשרת החודשים האחרונים מרשימה בהיקף שלה, גם בקשרים עם מטופלות ומטופלים בזירות, בעיקר מהחברה הערבית, גם בנגב וגם במזרח ירושלים, אבל גם מטופלים ומטופלות של המרפאה הניידת שהם לא מהחברה הערבית, כולל נשים על הקשת הטרנסית. זה גם משהו שחשוב לזכור.

אבל האוכלוסייה הערבית, מדובר רק על מי שנמצאות בערים שהן לא ערביות. כלומר, אם מישהי שמעורבת בזה נמצאת בחיפה או בתל אביב או בירושלים או בבאר שבע, אז אתם כן יכולים להגיע אליה. אבל בתוך האוכלוסייה עצמה, עד כמה שידוע לי, אין ניידת.

הניידות של משרד הבריאות היום פועלות בתל אביב, בירושלים, בבאר שבע. אלה הניידות שהן תחת אחריותי, ותחת אחריות לשכת הבריאות חיפה יש גם ניידת שפועלת באזור חיפה. כל ניידת שממוקמת בכל אחת מארבע הערים האלה פועלת במרחב שסביבן. אני יכולה להגיד שהניידת של תל אביב מגיעה ליהוד, לפתח תקווה, לגבעתיים, לרמת גן, עד אשקלון ואשדוד. גם הניידת בבאר שבע פוגשת גברים צעירים בזנות שחיים בחברה הבדואית והם חיים בכפרים שהם לא בבאר שבע. זאת אומרת, הפעילות נעשית מסביב לערים האלה.

היא נעשית בערים - - - ויש עוד הרבה מה לעשות. יש עוד הרבה מה לעשות. כשאני אמרתי את זה, אני חושבת שהייתי מאוד ברורה,

אמרתי שאתם פוגשים אותם כשהם נמצאים בערים שהרוב בהן הוא יהודי. כלומר, השירות לא ניגש לתוך האוכלוסייה ומאתר שם בפנים, אלא מי שיוצא אל הערים הגדולות יכול לפגוש את הניידת. לזה התכוונתי.

וגם בזירות רחוב בסמוך לערים הגדולות. אבל נכון, בהחלט. יש להם עוד במה להשתפר. רצית להציג נתונים, נכון? אז בואי נעשה את זה כדי שנוכל להתקדם.

אבל לפני זה אני אצטרף לשתי אמירות שהיו לפני כן. נשים חסרות מעמד וגברים חסרי מעמד לא מטופלים במסגרת החלטת הממשלה. בלוינסקי מטופלים 25 אנשים חסרות וחסרי מעמד: חמישה גברים מהרשות הפלסטינית שמתמודדים עם בעיות בריאות מאוד קשות והיעדר ביטוח רפואי, ו-20 נשים חסרות מעמד מאריתריאה. אנחנו נתקלים בקשיים שכבר תוארו לפני, אני לא אוסיף עליהם, אבל באמת דרושה איזושהי תוכנית ציבורית מדינית טובה ונדיבה כמו בקבוצות אחרות. גם הנושא של תחלואה כפולה לא מטופל במידה מספקת. לצערי, עוד אישה בזנות נפטרה ביום שישי ממנת יתר, היא הייתה מאושפזת באשפוזית של "דרך אריאלה" בחיפה, שגם ממומנת מכספי החלטת הממשלה, שבה שוהות נשים שמתמודדות עם תחלואה כפולה, אבל יש לנו בסך הכול ארבע מיטות שם, ואנחנו צריכים להגדיל את היקף הפעילות גם בתחום הזה. בינתיים סימסה לי נוגה שילוח ממרפאה ניידת בחיפה שהן כן עושות outreach גם ביישובים ערביים, אז אם אפשר יהיה לתת לנוגה לדבר עוד מעט, אולי היא תוכל להרחיב. לא, אני לא יכולה. את כבר עברת את הזמן המוקדש בדרך כלל בוועדה לדוברים, שלוש דקות. אני מסתכלת, ואת רצית להציג איזשהם נתונים. אני מקווה שאת תוכלי לעשות את זה בתוך דקה. אני אעשה את זה בדקה אחת.

שקף מס' 2? זה מתחיל ב"התקציב עודכן ל-8.5 אלש"ח"? לא, שקף מס' 2 מדבר על 75% ניצול, אחד לפני. פה אפשר לראות שכל התוכניות שצבועות בצבע תכלת או אפור הן תוכניות שהתממשו בשנים 2020-2019. תוכניות שיש בהן כוכבית אדומה הן תוכניות שלא יכולנו להמשיך לממש אותן בשנת 2021 כי הן דרשו מכרזים, מכרזים שלא יכולנו לצאת אליהם כי לא הייתה לנו ודאות תקציבית. הנושא של הסדרת התקציב לטווח ארוך נמצא בעבודה מול המשרדים הרלוונטיים, אבל כרגע אין לנו הבטחה שהכסף לצורך למשל הקמת מרפאת לוינסקי נגב או לצורך פרסום מכרז של הכשרת צוותי בריאות נמצא בבסיס התקציב שלנו. אני רוצה להזכיר לוועדה שתקציב פעילויות החלטת הממשלה נמצא בבסיס התקציב של משרד הרווחה. למשרד הבריאות אין ודאות תקציבית לגבי ההמשך, וזה לא מאפשר לנו לצאת למכרזים שיכולנו כבר לצאת אליהם ויכולנו להפעיל את התוכניות האלה. אני רוצה לשאול, אני מסתכלת על הרשימה של מה בוצע ומה לא בוצע ב-2021. כל הכבוד על כל מה שבוצע, אבל בואי נדבר גם על מה שלא בוצע, ולמה. למשל, בנושא הנגב, כתוב שלא בוצע.

מכרז לוינסקי נגב, הפעלת מרפאת לוינסקי נגב, זאת מרפאה שצריכה להיות מתוקצבת בכמעט 2 מיליון ש"ח. המכרז כתוב כבר מלפני שנה. כתוב ומוכן לפרסום. אין לנו אור ירוק מחשב המשרד לפרסם את המכרז הזה מכיוון שאין לנו ודאות תקציבית לגבי המשך תקצוב החלטת הממשלה. אין לנו כסף בבסיס התקציב, אין לנו מסמך משום גורם רשמי שקשור למימון התוכניות שניתן לנו, כמובטח, שלוש שנים קדימה התקציב הזה. אני לא מבינה.

מכינים תקציב הקמה, מכינים מכרז, שעד כמה שידוע לי, כל מכרזי המדינה הם לשלוש שנים לפחות, חותמים חוזה לשלוש שנים, אין נקודות יציאה של המשרדים ואין הבטחה תקציבית? אנחנו לא קיבלנו הבטחה תקציבית. משרד הבריאות לא קיבל הבטחה תקציבית. אבל תקציב המדינה ל-2022-2021 כבר אושר. אין בתקציב של 2022 את התקציב הזה?

הוא נמצא בבסיס התקציב של משרד הרווחה, ולא קיבלנו אישור תקציבי ממשרד הרווחה או מהוועדה הבין משרדית שאחראית על היישום שמובטח לנו תקציב לשלוש שנים. ואמרת נכון, אי אפשר לצאת למכרז ולחתום הסכם עם ספק שמקים מרפאה לשלוש שנים בלי שיש ודאות תקציבית. את תיכף תעני. יש ועדת צוות יישום בראשותה של דינה דומיניץ, היא אחראית על הדבר הזה. דינה נמצאת בזום, אנחנו נשאל אותה. דינה, אם את שומעת אותי, בבקשה תכיני את עצמך לענות לנו. מרפאה ניידת באילת, זה אותו דבר? מרפאה ניידת באילת זה לא החסם הזה. החסם היה זמינות של ראש שירותי הציבור לדיון בנושא. אחרי שהקמנו את - - - מה?

אחרי שהקמנו את המרפאות בירושלים ובבאר שבע, המתנו לדיון אצל ראש בריאות הציבור לגבי ההיתכנות להקים מרפאה ניידת באילת, והדיון הזה נקבע ל-7 בפברואר בשבוע הבא. אני מקווה שנקבל אור ירוק לצאת למכרז להקמת מרפאה ניידת באילת. גם בין זמן ההפוגה בין הגל השני בקורונה לא היה זמן לקיים דיון כזה?

אשפוזית גמילה לצעירים על הרצף הטרנסי בזנות לא בוצע משנת 2021, ויש תקציב 1.4 מיליון.

זה תקציב שרצינו להשתמש בו מכיוון שתוכניות אחרות לא בוצעו. כאמור, הביצוע שלנו עומד על 75% ביצוע גם ב-2021, אבל הקשר עם האשפוזית במלכישוע התקדם, וברגע האחרון האשפוזית החליטה שהיא יורדת מהפרויקט הזה, שהם לא רוצים לקחת על עצמם את הפרויקט הזה. ומה אתם עושים עם זה? זה נודע לי רק אתמול. אנחנו ננסה לאתר אשפוזית אחרת שמוכנה לקבל אליה - - - מ-2021 נודע לכם רק אתמול? כן. לי נודע רק אתמול. הייתה לנו פגישה של ועדת היגוי של הפרויקט הזה אתמול ואני קיבלתי עדכון מהגורם - - - 2021 עכשיו הסתיימה. לא, זה לא חודש, זה שנה וחודש לביצוע התוכנית. התוכנית הזאת הייתה צריכה להתבצע בתוך שנת 2021. לא, לקח זמן עד שהם קיבלו את הפטור ממכרז, וכשהם קיבלו את הפטור ממכרז הוחלט שם שהם לא לוקחים את הפרויקט הזה על עצמם. זאת לא הייתה החלטה שלנו. ד"ר פאולה רושקה אחראית על המחלקה בטיפול בהתמכרויות.

ביצעתם את מחקר החסמים למיצוי זכויות טרנס? המחקר הזה בוצע ב-2020, ושוב, ב-2021, כשרצינו להמשיך את הפעילות הזאת, היא דרשה מכרז נוסף ולא יכולנו לצאת למכרז ללא ודאות תקציבית. התוכניות שמסומנות בכוכבית הן תוכניות שאליהן לא יכולנו לצאת למכרז מכיוון שלא הייתה ודאות תקציבית. תיכף נשמע על הוודאות התקציבית כי בעיניי זה כאילו להגיד שיש תקציב, אבל למנוע את השימוש בתקציב הזה, ואז אנחנו מגלים שחצי מהתקציב מועבר משנה לשנה. אנחנו נבקש הבהרות מדינה. תודה רבה לך. רק חשוב להגיד שהרבה מאוד תוכניות כן יצאו לפועל. אני אמרתי והודיתי לכם וחיזקתי את ידיכם בהתחלת דבריי. כל הכבוד. אני מבקשת את התייחסותה של גברת דינה, שמרכזת את הפעילות של הצוות הבין-משרדי. שלום דינה. שלום. אני אשמח להתייחס. אני היום מנהלת את הצוות הבין משרדי במינוי של המנכ"ל, וזה אחרי שהחלטת הממשלה התייחסה לשלוש השנים בין 2021-2019. בשנת 2021 החלטת הממשלה הסתיימה. עם זאת, בישיבת הצוות בראשות מנכ"ל משרד המשפטים בזמנו בסוף 2021, ולאור ההצלחה והחשיבות שנציגי המשרדים ראו בהמשך העבודה והתיאום של הצוות שהוא באמת מאוד מאוד חשוב, כי יש כאן הרבה מאוד גורמים, זה אירוע מורכב, היישום דורש ליווי מקרוב ותיאום בין המשרדים כל הזמן, גם ברמה התקציבית וגם ברמה המהותית ולכן הוחלט להמשיך את פעילות הצוות כדי לעקוב אחרי היישום ולוודא שיש יישום מיטבי ותיאום בין כולם. המנכ"ל מינה אותי לנהל את הצוות הזה החל מהמועד הזה. אני חושבת שאפשר גם להתרשם מהדוח שבהחלט יש עשייה מאוד מאוד יפה, הרבה מאוד תוכניות, ואנחנו נוכל לפרט אותן. דינה, סליחה. אני חושבת שאנחנו מתחילת הישיבה עסקנו בתוכניות היפות שבוצעו. אני רוצה תשובות על מה לא בוצע. ואני רוצה להבין שני דברים: קודם כל, התוכניות שהזכרנו והסיבה שמשרד הבריאות אומר שהוא לא מבצע אותן כי אין לו הבטחות תקציביות להמשך הפעילות. זה אומר שחלק מהתוכנית לא מיושם כי כי מה? כי הסתיימו שלוש השנים ולא יודעים איך להמשיך? כי אם זה עניין של תקציב, אנחנו רוצים להבין למה לא יושמו החלקים האלה. הדבר השני, למה אין איסוף מידע בין כלל המשרדים על מי נהנה מהשירותים האלה? למה לא נבנה מאגר כזה שיגיד לנו עד כמה אנחנו מגיעות לנשים או מי בכלל נהנה מהשירותים האלה? ואם כבר מרכזים את הצוות הבין משרדי, למה המשטרה לא אוכפת בכלל הארץ? למה הכול מתמקד בשני מרחבים של המשטרה? אנחנו נשמע מהמשטרה, אבל בגלל שהאחריות היא גם כן של המשרד לסנכרן את כל העבודה, אני ארצה לשמוע. בבקשה. בעניין התקציב, נתחיל מזה, ואני אתייחס למה שיעל אמרה, כאמור, החלטת הממשלה העניקה את התקציב של 30 מיליון בכל שנה לשלוש שנים, שהסתיימו. אבל בתקציב החדש סוף סוף יש לנו תקציב מדינה, הרי לא היה לנו תקציב מדינה מאושר במשך כל התקופה הזו בתקציב המדינה האחרון לשנת 2022-2021 סוף סוף הסכום הזה הוכנס לבסיס התקציב, 30 מיליון, שזה הישג אדיר ומשמעותי מאוד ולא מובן מאליו. המבנה שבו זה נעשה הוא אכן, כפי שאמרה יעל, ש-30 המיליון האלה נכנסים לבסיס התקציב של משרד הרווחה, ומשרד הרווחה מעביר את החלקים של המשרדים האחרים מתוך תקציבו. בזמנו התקציב שהוחלט עליו בהחלטת הממשלה למשרד הבריאות היה 7.4 מיליון, אבל כעת כשזה נגמר, הוחלט בצוות היישום על חלוקה חדשה, ול-2022 למשל הסכום שמועבר למשרד הבריאות הוא 8.5 מיליון. לאחרונה פנו אליי ממשרד הבריאות ואמרו שהם מבקשים שאני אתחייב במשך שלוש שנים קדימה שהם ימשיכו לקבל את הסכום מתוך התקציב של ה-30 מיליון.

התמנית באוצר לאחרונה? בדיוק. לכן אני אמרתי שאני חושבת שיש לי קושי להתחייב בשם הצוות בשם משרד האוצר שהסכום הזה ימשיך להתקבל בכל שנה. אבל כן קיימנו בינינו שיח לאחרונה, ובאופן של הסכמה נצליח למצוא נוסח שיספק את חשב משרד הבריאות, בתקווה, שלפחות לא יפחת מסכום מסוים כפי שהיה בהחלטת הממשלה. זה מקובל גם על האוצר וגם על משרד הרווחה. אנחנו נסגור את הפינות בינינו ואנחנו נוציא את - - - הכניסו את ה-30 לתקציב משרד הרווחה לגוף התקציב. זה אומר ש-30 המיליון האלה מובטחים לשלוש וארבע שנים לפחות. להבנתי נציג האוצר לא כאן בדיון, ומקסימום הוא יתקן בהמשך אם לא זה אומר שכן, הסכום הזה ימשיך להיות בבסיס התקציב של משרד הרווחה - - - החלוקה של ה-30 מיליון היא בידיים של הצוות הבין-משרדי. החלוקה הזו, אתם יכולים להבטיח למשרד הבריאות, אם אתם רואים שהתוכניות האלה הן תוכניות חשובות וצריכות להמשיך, אפשר להתחייב להגיד: עד עכשיו קיבלתם 7.4, עכשיו 8.5. אנחנו לפחות ב-7.5 נמשיך לתת, אתם תדעו שכל עוד יש לנו את ה-30 מיליון, יש לכם את הכסף הזה, ואתם תחליטו במה תשתמשו.

היה אפשר לפתור את זה לפני חודשיים-שלושה, או חודשיים לפחות, נכון? לפני חודשיים-שלושה לא נערכה הפנייה הזאת ולא היינו מודעים לקושי שיש עם הדבר הזה. זה התעורר שוב לאחרונה ואנחנו פותרים את זה, ואנחנו נפתור את זה בשיח בינינו, ואני מאמינה שהדברים - - - אני חושבת שבדיוק כמו שאני, למרות שאני לא עובדת משרד, יכולתי לעשות את החישוב במהירות כזו אני ממש לא מבינה איך לא מיישמים פרויקט שיש לו תקציב לאותה שנה על סמך דבר שאפשר לפתור אותו ברגע. ברגע אפשר לפתור אותו. אני לא יודעת איפה זה את אומרת שנודע לכם רק לאחרונה. אני לא יודעת מתי הודיעו לך,

אבל זה מוזר לי. משרד הבריאות - - - אני לא חשבתי שנכון לכבול לשלוש שנים קדימה כשאנחנו לא יודעים מה יהיה, לכבול משהו מאוד מחייב מבחינת החלוקה. יכול להיות שיהיו תוכניות שאנחנו בהחלט נראה שהן מצליחות ונרצה שהן ימשיכו, ויכול להיות שיהיו תוכניות אחרות במשרד כזה או אחר שאנחנו נחשוב שהן לא מצליחות וצריך לסגור אותן, ואז אולי נרצה להסית למשרד אחר, אולי יהיה צורך חדש, כמו שאנחנו שומעים כאן.

כמו שאמרתי, אנחנו כן מצאנו נוסחה לפתרון, אני לא חושבת שכאן המקום להציף את זה. אנחנו נפתור את הדברים בינינו. לא, לא, לא, לא דינה. סליחה, סליחה, זה בדיוק המקום. אנחנו פה כדי לפקח על העבודה שלכם. אני רואה שהעבודה שלכם לא התבצעה בגלל השאלה המהותית הזו. את אומרת שיש פתרון, אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת כדי להבטיח לעצמי שאני יוצאת מהישיבה הזו לאחר שנפתרה בעיה שעכבה שירות שהיה אמור להיות כבר קיים ולהגיש את שירותיו לציבור. אני מבטיחה לכבוד יושבת-הראש שהיום יצא מכתב. הוא היה אמור לצאת אתמול, בגלל שאני חולה בקורונה זה התעכב מעט - - שתהיי בריאה. - - אבל היום יצא מכתב שיפתור את העניין ומשרד הבריאות יוכל להתקדם, אני מקווה, כמה שיותר מהר עם כל התוכניות שלו.

אני רוצה לפנות עכשיו לנציגי משרד הבריאות. סומנו אצלי ארבעה פרויקטים בנייר שהגשתם שהן לא בוצעו, ואחד מהם בוצע חלקית. שלושה לא בוצעו ואחד בוצע חלקית בגלל השאלה הזו, שאלת התקציב. ברגע שאתם מקבלים את המכתב, אני רוצה שתוציאו לי מיד לו"ז איך אתם מבצעים את התוכניות שלא בוצעו. ברגע שיש לכם הבטחה ביד לתקציב ולהמשך התפקוד, תשלחו לי בבקשה מה התוכנית שלכם לביצוע והערכת זמן מתי זה יתבצע בשטח. תודה. תודה, דינה. אני רוצה לתת לנציגת משרד הרווחה. אני יודעת שכבר ענינו על חלק מהשאלות, אבל בכל זאת. גברת מירי מוסקוביץ. כתבתי את הנקודות שאתם העליתם במהלך הדיון. אני אתחיל ואגיד קודם כל לגבי התקציב. כל הכסף שניתן למשרד מומש עד השקל האחרון. כשמדובר על התחייבויות, החלק של הממ"מ חולק למזומן והתחייבויות עתידיות. התחייבויות עתידיות, משמע כל מה שהובטח לכל העמותות והמפעילים שלנו בשנת 2021 משולם בשנת 2021. המילה עתיד לא אומרת שאת הכסף הזה אנחנו מעבירים לשנה הבאה. זאת אומרת שאם תוכנית סלעית היא בהיקף של כ-8 מיליון שקלים לשנה, אני חייבת מה-1 בינואר של שנת התקציב לשריין את כל 8 המיליון של סלעית כדי לא להגיע למצב שאני מגיעה לחודש מאי או יוני וסלעית מגישה לי דרישות תשלום והם לא יוכלו לקבל את הכסף. כשמדובר על התחייבויות, מדובר על מפעילים כמו עלם, כמו סלעית, כמו אופק נשי, כמו בשבילך כל המסגרות שמופעלות הן על ידי רשויות מקומיות והן במיקור חוץ על ידי עמותות, אלה ההתחייבויות שלנו. כל דרישת תשלום מטופלת בחשבות עד תום. כל מה שנעשה בשנת 2021 הוא אך ורק מהתקציב של שנת 2021. בזה אני רוצה להתחיל כי התקציב הדהד אתמול בכותרות: מתוך 54 נוצלו רק 15, מתוך 70 רק 21, איפה כל הכסף,

אני רוצה להתחיל עם זה, שכל הכסף מומש למען תוכניות. אני אלך דבר-דבר שעידו העלה - - - שנייה. עכשיו-עכשיו דיברנו על תקציבים שלא מומשו, על תוכניות שלא מומשו, שהן מהתקציב הכולל במשרד הבריאות. הועבר אליהם הכסף. הם מדברים על תקציבים של השנים הבאות, שהם רוצים התחייבות לשלוש שנים כדי לצאת למכרז.

אני יודעת את זה, והבנתי את זה וגם פתרתי את זה. אני מדברת על העובדה שאת אומרת שכלל התקציב שניתן לנו, ניצלנו אותו עד תום, אז אני אומרת שיש לפחות 1.9 מיליון ואת ה-50 ואת התקציבים שהועברו למשרד הבריאות עבור 2021 ולא בוצעו ולא השתמשו בהם. אז לא כל התקציב בוצע, ו לא כל התוכניות בוצעו. את מדברת רק על התוכניות של משרד הרווחה. נכון.

אבל בגלל שהתקציב שוכב אצלכם - - - אבל התקציב הועבר אליהם בשנת 2021. שנייה. שנייה.

בסדר. אני רוצה לתקן. את התייחסת למה שנכתב אצל הממ"מ, שנאמר שלא כל התקציב נוצל. זה לא רק מה שהיה להתחייבויות עתידיות. אני מראה שיש חלק מהתקציב שהוא עדיין אפילו לא בוצע ואין עליו התחייבויות עתידיות. גברתי, אני רק רוצה לדייק. לשנת 2021 עבר, כפי שדינה אמרה, 7.4 מיליון למשרד הבריאות.

אבל - - - זה יצא מתקציב שהיה אצלנו והוא עבר למשרד הבריאות.

מה משרד הבריאות עשה עם זה?

זה לא באחריות שלי כמנהלת תחום טיפול ושיקום אוכלוסיות ברצף הזנות, שהמטרה שלי היא - - - אני לא אמרתי שזה באחריות שלך.

אני תיקנתי שלא כל התקציב שניתן לתוכניות טיפול במסגרת החוק הזה והשיקום של הנשים או הנערים, או מה שיהיה שמעורבים בזנות, נוצל, נקודה. לא אמרתי שזה באחריות שלך, לא אמרתי שאת לא ניצלת. אני מדגישה, שיהיה לנו ברור היה תקציב ולא נוצל במלואו. בבקשה. אני אלך נקודה-נקודה, כפי שעידו תיאר. מבחינת פריסת מענים ארצית, אני יכולה להגיד שבאגף החוץ ביתי שעליו אני אמונה יש פריסת מענים גם בבאר שבע, גם בחיפה, גם בתל אביב. המסגרות שנפתחו באזור המרכז הן מסגרות שעשינו הערכת צרכים ביחד עם הארגונים כשזירת הזנות באזור המרכז הייתה אחד המוקדים המרכזיים, וסביב הערכת הצרכים, שם הוקמו המסגרות. אז מבחינת פריסה ארצית - - - אמרת שזה קיים בבאר שבע. עכשיו בדיוק חברת הכנסת שאלה על עצם העובדה שאין לינת חירום. נכון. אני אתייחס כרגע לבשבילך בבאר שבע. בואו נתייחס לנקודות שעלו. יש מקומות שיש בהם בעיות, אני רוצה לקבל עליהם תשובות במקום להתחיל לפרוס כי אנחנו כל הזמן פורסים את השירותים. בבאר שבע יצא מכרז. עיריית באר שבע, שהפעילה קודם באמצעות עמותה, לא ניגשה למכרז. ניגשה למכרז חברת רמת טבריה שמפעילה לנו עוד מענים. הם זכו במרכז. במכרז עצמו הוקמו הוסטל, הלנת חירום ומרכז יום וערב, אלה שלוש המסגרת שנמצאות בתוך המכרז הזה. כרגע הגענו לאיזושהי הסדרה עם עיריית באר שבע והספק שתוקם הלנת חירום של שש מיטות לפי הערכת הצרכים של העיר באר שבע ואזור הדרום, שהוא שונה באוכלוסייה ובכמות הצרכניות מבחינת הלנת החירום. מוקם הוסטל של עשר מיטות. ההוסטל כבר עומד, הלנת החירום כבר עומדת ומרכז יום וערב כבר עומד. זה איזשהו הסדר כולל שהגענו אליו ביחד עם העירייה והספק. אז מהבחינה הזאת - - - בטוח שיש מקום להלנת החירום? כי השבוע אני שמעתי שעדיין אין מקום. אני לא באה בביקורת, אני רוצה לעזור. מעולה. אנחנו ביחד, כולנו רוצים בסופו של דבר לעזור לאוכלוסייה. אם צריך עזרה בבאר שבע, אני רוצה - - - במקום הזה הגענו להסדר עם עיריית באר שבע - - - לא,

את לא שומעת טוב,

היא אומרת יהיה.

לא, אני אומרת שהוקם.

יש שש מיטות. הגענו להסדר. התחיל לפעול? ההוסטל עומד, הלנת החירום עומדת ומרכז יום וערב עומד. יש לנו כרגע אישה אחת שהועברה מעלם חיפה, אישה חולת קורונה - - - כלומר התחלתם להפעיל אותו. התחלנו להפעיל, כן. זה בשבילך. את רוצה, גברתי, שנתייחס לאופן נשי?

מבחינת אופק נשי, הייתה לנו ישיבה ביום חמישי האחרון ביחד עם המטה למאבק עם אור אבו ואסנת חיטרון, כך שזה לאוזני יושבת-ראש הוועדה. דנו בכל הסיפור הזה עם אופק נשי יחד עם המטה. מסגרת אופק נשי נקלעה לאיזשהו משבר בחודש ספטמבר כשעזבה מנהלת מיתולוגית שהפעילה את המסגרת במשך שנים. אנחנו יודעים.

מה הפתרון? הפתרון שנמצא הוא שמיד עם תחילת המשבר התכנסנו יחד עם עיריית חיפה, שהיא המפעילה של המסגרת. נמצאה מנהלת תחום תָקוֹן וצעירים של עיריית חיפה. היא יושבת בתוך המסגרת. גויסה מנהלת להלנת החירום שהתחילה כבר לעבוד. כרגע הם במשא ומתן מאוד מתקדם שב-15 בפברואר תיכנס מנהלת להוסטל, בינתיים מנהלת אחרת מטעם הרווחה בלשכת השירותים החברתיים בחיפה יושבת בתוך המסגרת, גברת גיגי. המסגרת עולה על דרך, הם חזרו לקליטות, המשבר חלף, וכרגע אנחנו ממשיכים ללוות - - - כל עוד אין מינוי של מנהלות, המשבר עוד לא חלף, כי אי אפשר להעמיס על אדם אחד לנהל שתי משרות במשרה אחת. לא, לא, אין לנו שום ציפייה. בגלל זה כרגע שתי מנהלות מטעם העירייה ממשיכות לעבוד בתוך המסגרת.

לא, אבל יש להן תפקידים אחרים בעירייה. זה נכון לחלוטין, אבל - - - אתם יודעים שהבעיה שם היא במינויים חדשים בעירייה. אז איך תפתרו את הבעיה? אני לא יודעת. אבל אי אפשר להוסיף ולהעמיס על נשים שנמצאות בתפקידים אחרים לנהל. זה יכול להיות פתרון זמני לחצי חודש, לשבועיים, לחודש אבל אי אפשר להגיד שהמסגרת חזרה לתפקד בצורה מלאה. כל עוד אין מינויים חדשים, בעיני המסגרת תישאר - - - מונתה מנהלת להלנת החירום, ב-15 בפברואר תיכנס מנהלת להוסטל. ב-100% משרה? ב-75%. זה היה ככה. זאת אחת הבעיות.

זה המכרז. זה סיפור אחר לגמרי.

אני מבינה, אבל בעיני את מבינה? אני מבינה. זה מודל - - - נורא קשה לי עם זה,

זה סוג של ניצול. להגיד 75% משרה במקום כל כך מורכב זה סוג של ניצול. הרי אנחנו יודעים שאותה אישה שתתקבל למשרה תעבוד לא 100% משרה, היא תעבוד 150% משרה בגלל הצרכים של אותו מקום. אנחנו ממש חייבים לשים לב לזה, גברתי היושבת-ראש, איך אנחנו פותרים את זה? זה ממש ניצול של כוח אדם, להעמיס עליו עבודה ולשלם לו מעט. כמובן שאלו נשים שעושות את העבודה. צריך לחשוב. שוב פעם, אני לא באה אליך, חלילה, בטענות. אני רוצה שנעשה חשיבה ביחד איך אנחנו פותרים. לא ייתכן 75% למה 75% משרה, כי מה? אנחנו שומעים את זה, גם הדס גול מעמותת עלם העלתה את הסיפור הזה של התקנים.

אנחנו פועלים לבדיקת הסדרי ההפעלה שלנו. מי מחליט על התקנים? יש מכרזים שיוצאים. מי שמחליט זה ביחד עם החשבות, עם אגף - - - לא, אבל העמותה המפעילה מחליטה?

זאת החלטה של המשרד, ובגלל זה אנחנו מגיעות למצב שבו חלק מהעמותות מוסיפות תקציב מעצמן כדי לתגבר את הצוות או לתגבר את השירות הניתן. לצערי הרב, ככה זה כאשר מתייחסים לשירותי רווחה, שהם זכות בסיסית כתחרות עסקית, מי יכול לעלות למדינה פחות ולתת את השירות. ואז או שהארגונים הולכים ואוספים כסף כדי לתגבר את העבודה, או שרמת השירות יורדת. אבל זה לא תקין שזה צריך להתנהל מתרומות.

ברוכה הבאה למדינת ישראל, מה לעשות, יסמין? זה המצב, לצערי הרב. אני מאוד מבקשת, בואו נפנה ביחד לשר הרווחה, שהוא השר מהמפלגה שלך, שיעשה את השינוי הנדרש. אני כל הזמן בקשר גם עם החברות המפעילות וגם עם השר. צריך לחשוב ביחד איך מטפלים בזה. הייתי שמחה לתת לכל הנשים, במיוחד כשזה קורה במקצועות, מה שנקרא,

שבהם יש רוב נשי עבודה סוציאלית, חינוך, יועצות לקידום מעמד האישה, ממונות על הטרדה מינית. את כל התפקידים האלה מפילים על נשים כי אנחנו לוקחות אחריות. אני רוצה תשובה גם כן מה קורה עם העניין של עוד מסגרת באוכלוסייה הערבית, של אכסאל. לפני שאני אתן לגברת גלית גבע לענות לגבי - - - אני נותנת,

סליחה, זה פשוט לא בתחום אחריותי, אני מתנצלת. אוקיי, אז היא תענה על זה. אני רק רוצה להגיד שאנחנו עובדים בימים אלה ממש על הדוח השנתי המקיף של שנת 2021. הסטטיסטיקות עוד לא עד הסוף, אבל אני כבר יכולה לציין שאנחנו רואים גידול מאוד משמעותי בפנייה למסגרות שלנו, מספר המטופלות עלה, ואנחנו עובדים כל העת זאת המטרה שלנו, להגדיל. כששאלת,

בהתחלה אם יש חפיפה בין כאלה שמקבלות במשרד הבריאות למשרד הרווחה ובתוך משרד הרווחה במסגרות שונות, יש חפיפה, וזה האתגר, לראות איך אנחנו מצליחים לא לספור את אותה אחת בכל המקומות. אני רוצה לשאול מהר מאוד, אבל תשובה קצרה הנושא של גברים וטרנסג'נדרים באחריות שלך? באחריות שלי. מה קורה איתו? הם היו אמורים להיפתח עד 31 בינואר. הם ייפתחו עד 28 בפברואר. הטרנסים בתל אביב, הלנת החירום עומדת, עברה שיפוץ.

שנייה, אני ממש מסיימת. כל הצוות גויס. אנחנו מחכים לאישורים אחרונים, וזה יהיה לכל היותר עד סוף פברואר, וכנ"ל המסגרת של עמותת קשת לגברים בהוד השרון. אוקיי. עניין הסל הגמיש והחיוב לפנות לרווחה, זה באחריות של גלית? אוקיי. אני מבקשת שתעלו את

כן, גלית. אחריה תבדקו לי בבקשה אם מישהו ממשרד הכלכלה נמצא. בבקשה גלית. יש לנו, כדי למקד אותך, את הנושא של עוד מסגרת באוכלוסייה הערבית. יש את הנושא של הסל הגמיש, אם יש לך תשובות עבורנו. כן.

לגבי המסגרת הנוספת לאום אל-פחם למרחב הלב של אכסאל, אנחנו אישרנו את המסגרת הזאת ואנחנו מתקדמים לכיוון של פיתוח מסגרת נוספת של מרחב הלב. באופן כללי אני רוצה לציין שכל מרחבי הלב - - - שנייה. אני לא הבנתי, אום אל-פחם נפסל והשארתם את זה - - - לא. אז תבהירי.

בנוסף לאום אל-פחם - - יש מסגרת נוספת. - - אנחנו פותחים גם את אכסאל. אנחנו פותחים בנוסף את אכסאל. יש לנו פנייה לאכסאל ואנחנו העברנו אישור כרגע לפתיחה של אכסאל, של מרחב הלב נוסף באכסאל. דובר לפני כן גם על ירושלים וגם על ביתר עילית. אני רוצה לציין, בביתר עילית הרשות סגרה את היחידה, את המרחב, ללא התראה מוקדמת ובשום תיאום עם המשרד. אנחנו הזדעקנו למקום, כולל לשיח משותף עם ראש הרשות. כנראה באיתור באינטרנט ראו שהלב מתקשר לנושא של זנות והיה להם קושי גדול עם החיבור של זה לאוכלוסייה החרדית. אנחנו בדין ודברים שם עם הרשות בניסיון להחזיר את המסגרת. בנוסף לאוכלוסייה החרדית, אנחנו לקראת פתיחה של מרחב הלב נוסף ברשות אלעד, שכבר עשו - - - ואנחנו ממש בתהליך מאוד מתקדם לפתיחה של מרחב הלב נוסף. בנוסף לזה, על מנת להקל דובר כאן על כל העניין של התשלומים וכולי, אנחנו שינינו את המודל התקצובי של מרחבי הלב, מה שמתגבר אפרופו דובר כאן על כוח אדם את התשומות של כוח האדם באופן משמעותי, גם של העובד הסוציאלי וגם של המדריך המאתר במסגרות הללו. זה מבחינת מרחבי הלב. עוד משהו קטן, לגבי העיר ירושלים, אנחנו גם בוחנים אופציה של הקמת מרחב הלב בעיר ירושלים. יש לנו שם שיח, יש שם איזו סוגיה עם כל הרבנים והדת, לגבי המיקום, אם זה יהיה במרכז העיר או שזה יהיה סמוך לתחנה המרכזית ליד א-טור, רוממה. אנחנו בדין ודברים. יש שם תהליך מאוד מתקדם. מבחינת המשרד, אנחנו אישרנו הקמה של מרחב הלב גדול לעיר ירושלים גם כן שרוצה לתת מענה לאוכלוסייה החרדית. זה לגבי מרחבי הלב. לגבי הנושא של הסל הגמיש,

בשונה ממה שפורסם, הסל הגמיש נוצל כמעט ב-100%. אנחנו בניצול מלא של הסל הגמיש. כבר היום אנחנו - - - יש הבדל את אומרת בניגוד למה שפורסם. מה שפורסם זה לא שלא ניצלתם. אנחנו ראינו - - - שנייה. שנייה. שנייה. מה שפורסם, לא פורסם שלא ניצלתם את התקציב של הסל הגמיש. מה שפורסם, ש-15% מהבקשות שאושרו לא נוצלו בסוף. נכון עידו? כן. אני לא בטוחה לגבי ה-15%. ממה שאנחנו - - - אוקיי, מרכז המחקר והמידע בטוחים. והאמת היא שאני סומכת עליהם מאוד. - - - מהמשרד, אין לנו מקורות אחרים. זה מהמשרד. בבדיקה שאנחנו עשינו, היום, לאור הפידבקים שקיבלנו לגבי הנושא של הסל הגמיש והקשיים שדובר עליהם, שיש שם בעיות בירוקרטיות וכולי, אני חייבת לומר, אנחנו היום בתהליך של הסדרה של הנושא הזה. אנחנו לקראת קבוצת מיקוד, וישתתפו בקבוצת המיקוד הזו נציגים מהארגונים, נציגים מהרשויות, גם נציגים מהחשבות אצלנו. אנחנו רוצים להציף את זה על מנת לבחון את כל הנושא של הסל הגמיש הזה ולייעל אותו ולטייב אותו כדי שלא יהיו הבאגים הללו. האם מחייבים את הפּוֹנֶה או הפּוֹנָה להיות בקשר עם לשכת הרווחה של מקום המגורים כדי להשתמש בסל הגמיש? כעיקרון, מי שמאשר את הסל הגמיש הוא עו"ס במחלקה לשירותים חברתיים,

אתם מכירים במצב הזה שזה עלול לפעמים להיות סכנת חיים לחלק מהנשים האלה?

אנחנו מכירים, ולכן זו אחת הסוגיות שאנחנו הולכים לתת עליה את הדעת, כולל הסדרה כמו שעשינו במרחבי הלב, שלא צריך לפתוח תיק במחלקה לשירותים חברתיים, ונשים תוכלנה לבקש שירותים - - - אני מבקשת שתשלחו לי פילוח על השימוש בתקציב הזה של איזה לשכות רווחה אישרו. הרי אתם יכולים לעשות את הפילוח לפי לשכת הרווחה שמסרה את האישור. אם זה תלוי באישור של עו"סית מחלקת רווחה, אז אתם יכולים לעשות. אני מבקשת לדעת את ההתפלגות של הנהנות מהסל הגמיש או הנהנים מהסל הגמיש לפי לשכות רווחה בבקשה.

אין בעיה, אנחנו נעשה את זה. אני רוצה לציין, אפרופו שדיברו על המרחבים, כל הנושא של האיתור. היום אנחנו בתהליך מאוד נמרץ - - - מכרז של כל הנושא של פיתוח של מערך איתור דיגיטלי. אנחנו כרגע יוצאים גם להליך מכרזי לנושא הזה במסגרת חממה בשותפות עם הג'וינט ומשרד רוה"מ. אנחנו מקדמים את כל הנושא הזה, זו סוגיה מאוד מאוד משמעותית, אפרופו מה שדובר כאן על כל הנושא של האיתור ויישוג של אוכלוסיית יעד לשירותים השונים שלנו. תודה רבה. אני רק אבקש גם כן שתשלחו לי הצעת ביצוע לכל המרכזים שאת אמרת שאתם בשלבים מתקדמים בשיח עליהם, מתי אתם מתכננים להקים וכבר להתחיל להפעיל, מה הדד-ליין שקבעתם לעצמכם.

תודה רבה. אני רוצה את נציג או נציגת משרד הכלכלה. כרמית. שלום. כרמית פולק כהן מהאגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, זרוע העבודה. קודם כל, אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו על ידי נציג הממ"מ ולהגיד שאנחנו כמובן מתנצלים שהמענה שנגיד עכשיו לא הופיע בדוח עצמו. הדברים נפלו בין הכיסאות וזה לא צריך לקרות. דבר ראשון, ההתנצלות שלנו. דבר שני, אני מהאגף להכשרה מקצועית, אנחנו נותנים הכשרות מקצועיות. היה ניסיון מצדנו לבצע ולהקים איזשהו קורס שיוכל לתת מענה לנשים שנפלטו ממעגל הזנות או שרוצות לצאת ממעגל הזנות, ולא הצלחנו ליצור איזשהו קורס שייתן מענה לנשים האלה, ולגייס קבוצה של נשים שיקלטו בקורס. יכולות להיות לזה הרבה סיבות, בין היתר, הנושאים שיש לנו להציע לא היו מספיק אטרקטיביים לנשים, בין היתר, קושי להתחייב, כל מיני מורכבויות שגילינו - - - שנייה.

שנייה. עאידה, אם תיתני לי שנייה לסיים ויהיו לך עוד שאלות, אני מבטיחה שאני אענה.

אני רואה שאת לא הולכת בכיוון שאני רוצה, ואני רוצה לחסוך זמן.

שנייה, יש פה נציגה - - - לא, שנייה את. אני מבקשת. את אומרת: יכול להיות שבגלל שהקורסים שלנו ומה שאנחנו מציעים. אני מבינה מזה שלא ישבתם ובניתם ולמדתם את הנושא ועשיתם תוכנית ויצרתם משהו מתאים?

אבל זה בדיוק העניין, לכן אמרתי אם תיתני לי לסיים. אנחנו הבנו שצריך פה איזושהי מעטפת. תפירה ממש של איזושהי מעטפת הרמטית שתוכל לתת מענה לכל המורכבויות האלה. לכן העברנו את הטיפול בנושא הזה למינהל תעסוקת אוכלוסיות, שהיא מטפלת באוכלוסיות מגוונות וזאת ההכשרה שלה, כשהמטרה היא שילוב בסופו של דבר בשוק העבודה. נמצאת אתנו פה אורנה חביב תמיר, שהיא יכולה לתת מענה גם על הניצול התקציבי שהועבר לזרוע ולהגיד מה עשינו בנושא. לכן אמרתי, אם תיתני לי לסיים שנייה אחת בהערת הקדמה, אם אפשר לתת לאורנה, אני אשמח. קודם כל, אני רוצה לדעת מתי הבנתם שצריך להעביר את זה, ומתי זה הועבר לאחריות של אורנה. שוב אני אומרת, אני ממש אשמח שאורנה תיתן פה את המענה, כי היא יודעת להגיד איך הדבר הזה מתוכלל אצלם במינהל תעסוקה.

אני עדיין לא התחלתי לדבר על איך מתוכלל ומה עושים. אני שאלתי שאלה קונקרטית שהיא באחריות שלך, את תצטרכי להשיב לי מתי הבנתם שצריך להעביר את זה, ומתי זה הועבר לאגף לתעסוקת אוכלוסיות. אני אומרת שוב, לפי מיטב ידיעתי ואני לא רוצה לטעות אני חושבת שכבר בשנת 2020 כל הנושא הזה הועבר הנה, אורנה אומרת שלא. לכן אני אומרת, אני מעדיפה שהיא תיתן את המענה כי אני פחות יודעת להגיד את התאריך הספציפי שבו הדבר הזה הועבר לטיפולם. אפשר להתעקש, אבל אני עדיין לא יודעת את המענה. חבל. חבל שעולים לדיון בלי תשובות מאוד ברורות, דווקא כאשר המסמך אמר מתחילת כלומר, אתם ידעתם והמסמך אמר שמשרד הכלכלה, ולפני זה זרוע העבודה, שעברה בינתיים מהרווחה לכלכלה, לא נתנו תשובות ולא יישמו תוכניות. אז היה כדאי להגיע לוועדה יותר מוכנים. אורנה, יש לך תשובות עבורי? שלום ובוקר טוב. אני אגיד בכמה מילים. הנושא הועבר לטיפול של מינהל תעסוקת אוכלוסיות ב-2021, לפני בערך שנה. מאז עשינו הרבה פעילויות שקשורות למקצוע של רכזות. אנחנו לא מגיעים לאוכלוסיית הקצה בסופו של דבר כי הן נמצאות במסגרות של הרווחה, ולכן בשיתוף פעולה עם הרווחה עשינו הרבה פעילויות מקצועיות שקשורות להכשרה של אותן רכזות תעסוקה,

אני מזכירה, בחלקיות משרה בתעסוקה. הן עסוקות בהרבה דברים אחרים. אבל הקבוצה שכן יש לנו לעבוד איתה, ובנוסף לארגון עם רכזות תעסוקה - - - הכוונה לרכזות תעסוקה בתוך השירותים הרווחתיים? בדיוק. אנחנו משתפים פעולה גם עם עמותות שהן לא בהכרח זכייניות של משרד הרווחה או של המדינה בכלל,

או שהן נמצאות בקשר עם שורדות הזנות. עשינו להן גם הכשרה, ב-2022 מתוכנן להן קורס מאוד ארוך ומעמיק בבית ספר לעבודה סוציאלית שייתן להן כלים הרבה יותר משמעותיים. התחלנו לפתח יחד איתן מודל תעסוקתי כיאה לחסמים המאוד מאוד ייחודים שאנחנו נתקלים אצל שורדות זנות בהקשרים תעסוקתיים. בנוסף, התאמנו הרבה מהכלים ומהנהלים שלנו לטובת אוכלוסיית שורדות הזנות, שלא היו בהרבה מהנהלים ומהזכאויות שיש לעובדים ולמעסיקים בשוק העבודה. אין הרבה ניצול, ולמיטב הבנתנו והניתוח שלנו זה נובע מזה שהן צריכות מענים הרבה יותר מעמיקים וייחודיים, ולכן אנחנו לא מסתפקים רק בלהתאים להן את הכלים שיש לנו ולהגיש מה שעשינו עד עכשיו, אלא אנחנו חושבים שרק באמצעות מודל ייחודי והכשרה של רכזות התעסוקה שנמצאות איתן ביומיום והכשרה של מעסיקים, רק ככה נגיע להצלחות יותר משמעותיות, ואנחנו לגמרי על זה. מה זאת אומרת לגמרי על זה? שוב, אנחנו בקשר עם כל רכזות התעסוקה, עשינו להן כבר הכשרות, מתוכנן קורס מאוד מעמיק.

לא, עם כל הכבוד, רכזות התעסוקה הן אלה שעובדות עם הנשים שכבר הגיעו לשירותי הרווחה ונמצאות בתוך המסגרות. או אצל עמותות - - - נשים או נערים או גברים שנמצאים מחוץ למסגרות האלה, ואתם אמורים להגיש להם את השירות הזה כאשר הם לא נמצאים במעגלים של הרווחה. אני מבינה שלא נעשה שום דבר בעניין הספציפי הזה של שירות שקיים לאלה שנמצאים מחוץ למסגרות.

הוא קיים,

באמצעות ארגונים מתווכים כי זאת הדרך להגיע לאוכלוסייה הזאת. אין לנו מה לפרסם כל השירותים של משרד הכלכלה מפורסמים ונגישים לציבור הרחב. זה לא באמת אפקטיבי אם אנחנו לא נעשה עבודה מעמיקה באמצעות אותם גופים, לא רק זכיינים של הרווחה, אלא גם גופים התנדבותיים ואחרים שאנחנו נמצאים איתם בקשר. אני חייבת לשאול, כמה תקציב העברתם לזרוע העבודה ב-2021? זה רשום במ"מ. אם אני לא טועה, זה היה 500,000. למיטב ידיעתי, 700,000. כן, זה היה 500,000 ועוד 750,000. בצוות היישום דובר על הרצון לעשות הסתה, אני לא יודע אם היא התבצעה בפועל,

זה 500 ועוד 750. אני מבינה שאתם עובדים על תוכנית יותר ספציפית, מעמיקה, כוללת בעניין הצרכים של האוכלוסייה באופן ספציפי. מתי אתם מצפים שהתוכנית הזו תהיה? ברבעון הראשון של 2022. אוקיי,

יש לכם עוד חודשיים לעבוד על זה. בעוד חודשיים, כלומר, במאי אתם תוכלו כבר להגיע לוועדה ולדווח על כבר תחילת ביצוע התוכנית. כי אם מסיימים אותה במרץ, אז במאי אפשר לדווח על תחילת פעילות. אנחנו נחכה לזה.

אבל רק אני מזכירה את גם הפיצול של זרוע העבודה והרווחה, שגם הוא משפיע. ככל שזה יישאר - - - אני חייבת להגיד שאתם אמורים להיות המחלקה הכי מאומנת לדלג ממשרד למשרד, בכל פעם מעבירים אתכם. ניסיון יש, זה בטוח. זה צריך להיות חלק כבר אצלכם ולא טראומתי. זה לא תמיד עובד ככה,

יש הרבה ניסיון בתחום. תודה רבה.

נציגת המשטרה. אני יודעת שהחזקתי אותך הרבה זמן, אבל אני בטוחה שנהנית מהדיון. גברתי, אני רוצה להתייחס קודם כל למה האכיפה שלכם היא אזורית, ומה התוכניות שלכם מבחינת שאר מדינת ישראל, או שלא קיימת בה זנות? העיר ירושלים מישהו כבר אמר שאין בה זנות, עיר הקודש. אז בואו נדבר על השאר.

אני יודעת שיש לנו חקירות גם באזור ירושלים שקשורות לעבירות בתחום הזנות. אם אפשר, רק שם כי לא רשום אצלנו. שמי בת אל באדי. אני אפתח ואומר קודם כל, לפני שאני אציג נתונים, שאנחנו אוכפים את החוק לאיסור צריכת זנות כנגד הצרכנים ונותנים דוחות גם בפעילות יזומה וגם בפעילות אקראית של שוטרים בזירות זנות, לרבות זנות רחוב. אנחנו פיתחנו לומדה לצורך הכשרת שוטרים, למעלה מ-11,000 שוטרים הוכשרו - - 1,000 שוטרים כבר עברו את ההכשרה. - - ביניהם סיירים, חוקרים ובלשים. הם עברו מבחן הסמכה והם אלה שאוכפים את החוק. מבחינת דוחות, אני אתן את הנתון העדכני. נכון לאתמול אנחנו עומדים על 1,638 דוחות שרק בחודש האחרון ניתנו. בשנת 2022 254 דוחות. אני אתייחס לשאלה שלך לעניין האכיפה באזורים מסוימים. נכון שעל פי הנתונים אנחנו רואים שעיקר האכיפה היא באזור תל אביב חוף מרכז ודרום, ואנחנו לא רואים אכיפה בירושלים. אני כן יכולה - - - לא, לא רק, גם לפי האכיפה לפני הדוח שהגיש הממ"מ, 65% זה באזור תל אביב, ו-30% בחיפה. מה נשאר, 5% לשאר המדינה? אני אומרת, יש פערים באכיפה. אני כן יכולה להצביע על האתגרים שעומדים בפנינו, וגם לומר שגם אם אנחנו לא רואים בשלב הזה קנסות באזורים מסוימים, אנחנו כן נראה אותם בהמשך כי יש אכיפה. אולם לאו דווקא אכיפה של איסור צריכת זנות, אבל אכיפה של עבירות אחרות שנלוות לזנות כמו עבירת הסרסרות ועבירה של אחזקה וניהול בית בושת. כמדיניות של המשטרה, מתן קנסות לצרכנים יהיה בסוף החקירה. יש תיקים שעדיין מתנהלים, אנחנו לא נכנסים לפרטי החקירה, אבל אני יכולה לומר שיש גם באזור ירושלים, גם בתחום מחוז ש"י וגם בתחום מחוז צפון, שאלו האזורים שאנחנו רואים בהם פערים. אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד מאוד חשובה, גברתי היושבת-ראש, ולומר שמשטרת ישראל לא קיבלה תקציב. לא קיבלה תקציב להטמיע את הוראות החוק. היא לא קיבלה כוח אדם, שזה אומר סיירים שיאכפו את החוק. היא לא קיבלה תקציב לרכש, אנחנו מדברים על טאבלטים, על מצלמות גוף, כל הדברים שקשורים בפעילות האופרטיבית של השוטרים בשטח, מדפסות להנפקת דוחות. אני חושבת שזו נקודה שמאוד מאוד חשוב להעלות אותה. משטרת ישראל לא קיבלה תקציב, והיא פועלת לפי התקנים הקיימים שיש לה. את רוצה להגיד לי שאתם עדיין בלי מדפסות? נתתי דוגמה. יש טאבלט חכם ששולף את הנתונים. אבל אני אומרת שהמשטרה לא קיבלה שום תקציב, בשונה ממשרדים אחרים. האכיפה נעשית על בסיס כוח האדם הקיים. אוקיי. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה ולהגיד שיש עוד הרבה פערים. אנחנו מדברים על עבירה שהיא יחסית חדשה, שמצריכה רגישות לטיפול באוכלוסיות, המפגש של השוטר עם אותה אישה או דמות שעוסקת בזנות. אנחנו מאוד מאוד רגישים בעניין הזה. אנחנו כן רואים עלייה הדרגתית במתן הדוחות. אם בחציון הראשון של 2021 לא ניתנו דוחות, אז אנחנו רואים לקראת חודש אוגוסט עלייה במתן הדוחות, וגם עכשיו, בשנת 2022. אני רוצה להוסיף גם את הפער של חוסר שיתוף הפעולה של העוסקים בזנות בעת המפגש איתם. זה גם משהו שמשליך על הטיפול, כי אנחנו צריכים ראיות כדי לתת את הדוחות. ועוד נתון שמאוד חשוב לי להציג אותו, המעבר של זירות הזנות לדירות הדיסקרטיות. זה משהו שמשליך על הפעילות, כי אם פעם היינו יכולים לקבל מידע מודיעיני ולהיערך אליו מבעוד מועד ואז לגשת לתת את הדוחות, היום הדירות דיסקרטיות וקשה מאוד להגיע אליהן. אז יש לנו גם פערים של מידע מודיעיני. אם לדירות הדיסקרטיות יש בעיה להגיע, אני לא אעז לשאול על הכניסה לעולם הווירטואלי.

הנסיגה של הזנות לעולם - - - אני יכולה לומר לך שאנחנו אוכפים גם עבירות ברשת. אנחנו מסתמכים לא על חוק איסור צריכת זנות, כי הוא מדבר על צריכה או הימצאות במקום. אבל יש לנו את החוק שמדבר על חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באינטרנט, במרחב הרשתי. אנחנו כן סגרנו - - - כן, וקיימנו דיון על זה ואנחנו יודעים באיזו רמה הביצוע והאכיפה. משטרת ישראל סגרה אתרים באמצעות בית משפט מחוזי - - אני יודעת. - - ואנחנו נמשיך לסגור גם בעתיד. תודה רבה. אני רוצה לתת לנציגות שישבו בסבלנות רבה. נעמה ריבלין, מנהלת סלעית. אחריה נציגה מארגון ארגמן.

נעמה, אני מאוד מבקשת בצורה מרוכזת וקולעת. אני אעשה את זה מאוד מאוד קצר. דיון מאוד חשוב, אני חושבת שהוא רק מעלה על קצה המזלג את כל הסוגיות שצריך עוד לדבר עליהן, ואני אשמח לקיים דיון מעקב נוסף כזה. חשוב לי להתחיל דווקא עם אמירה משמעותית שמירי מוסקוביץ ציינה. אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בפנייה באופן די סיסטמתי וקבוע בכל שלוש השנים האחרונות. אני מניחה שגם לקורונה ולמשבר הקורונה יש משמעות וזה לא רק החוק,

החוק הזה ייצר גם טלטלות בשטח, ואנחנו רואים עלייה משמעותית הדרגתית כל הזמן בפניות לשירותי הטיפול שלנו ואנחנו בתפוסה מלאה, אפילו עם בקשה לרשימות המתנה, ואנחנו מבקשים גם להגדיל את התקציב ואת המסגרות שלנו לשנים הבאות. כן חשוב לי לנסות להבין מה באמת קורה, כי מירי דיברה על הנושא של התחייבות כספית לאורך שנה, אבל אנחנו יודעים שהשנה, למשל אופק נשי בבאר שבע, היחידות האלה לא היו בתפוסה מלאה, ובסופו של דבר שיטת ההתחשבנות בסופו של דבר, כסף לא יגיע ליעדו כי המקומות לא היו בחלקם פעילים במהלך השנה. מה יהיה עם התקציב הלא מנוצל שכן חיכה בהתחייבות לסוף שנה והוא לא נוצל מסיבות כאלו או אחרות שקרו בשטח? אני מנסה להבין אם זה חוזר לאוצר, זה חוזר לאותה מסגרת? זה לא משהו שאנחנו מצליחים להבין. אני חושבת שלעודפים האלה, אם הם לא נוצלו, יש הרבה משמעות מה לעשות במסגרות שכן פועלות ומחכות להגדלת התקציב, אז אני מעלה את זה כאן. לגבי הנושא של ההרחבה של השירותים, אני שמה את זה על השולחן כן, יש צורך להרחיב גם את השירותים הקיימים כי יש יותר פניות. תודה רבה. יש תשובה? הכסף שלא מנוצל בגלל חוסר בתפוסה, מה עושים איתו? עודף. הכסף שלא מנוצל חוזר לאוצר, ועודפים חוזרים אלינו. לא במלואם, אבל חוזרים חזרה. לשנה שאחריה. כן, לשנה שאחריה. אז חלק מה-39 מיליון, חלק מזה זה עודפים, לא רק התחייבויות? מה-39 של - - - של השנה הזו. של השנה הזו? מה שלא נוצל, כמו שאמרה נעמה, באופק נשי למשל, אם היו בהוסטל במקום 12 נשים רק שמונה, אז ארבע נשים שלא עשו עליהן - - - הם לא יוכלו לקבל עליהן את הכסף, כי הנשים לא היו שם. אז אם הוקצב להם X כסף - - - הם לא יקבלו את זה פשוט. המשרד יתייחס לזה ככסף שאפשר לחלק אותו ב-2022 אולי לפרויקטים אחרים,

כל הכסף שיחזור אלינו ילך למען האוכלוסייה, זה לא הולך למקום אחר. בסדר, זה מה שאמרתי במילים אחרות. כן, כן,

אני לא תמיד תוקפת. הנה, קיבלת תשובה. הם ישתמשו בזה מתוך התקציב - - - זה לא חוזר לאוצר, זאת השאלה, זה חוזר למשרד הרווחה? חוזר לאוצר וחוזר למשרד. כלומר, האוצר מיודע עליו כדי לחלק את העוגה מחדש, זה מה שקורה. אפרת רובינשטיין מארגמן. תודה ושלום לכולן. אפרת מארגמן ורומי כאן, מנכ"ליות שותפות. אני אקריא משהו ממש קצר,

כמה מילים רק להרחבה. אני מעוניינת להקריא תמלול שיחה בין לינור אברג'יל, מנכ"לית טרנסיות ישראל ובין פטמה, עובדת מין. השיחה התקיימה אתמול בבוקר בשעות הבוקר בתחנה המרכזית בזמן פעולת פשיטה משטרתית, היא גם מתועדת. לינור שואלת את פטמה: כמה זמן את עובדת כאן? פטמה: בתחנה המרכזית? זה כבר ארבע שנים כמעט.

רציתי לדעת, מאז החוק אתן מרגישות שהשוטרים פוגעים בכן יותר? האם זה פוגע יותר בעבודה, האכיפה עצמה, זה שהם נמצאים כאן? פטמה: כמעט ואין עבודה בתקופה האחרונה. כל חצי שעה הם מגיעים לפה, כל עשר דקות לפעמים גם, אוכפים את החוק ונכנסים עם מצלמות לפעמים, בלי התראה, לא דופקים בדלת, דוחפים אותה וזהו. לינור: יש לכן זמן לצאת להתלבש? פטמה: ממש לא. לינור: אתן יוצאות ככה איך שאתן? פטמה: ממש ככה. לינור: ואת קיבלת דוח? פטמה: כן, על מסיכה. לינור: אז הדוחות שאתן מקבלות זה על מסכות עכשיו? בגלל מסיכה קיבלת דוח? כמה הדוח שלך? פטמה: 1,000 שקל. לינור: 1,000 שקל דוח. הבנתי. בעינינו זו התעללות בחסות החוק. בהמשך למה שהמשטרה אמרה, אם יש כל כך התמקדות באזור המרכז, אז כנראה שההתמקדות היא בנתינת דוחות על מסיכה לנשים האלה. אם יורשה לי על ידי היושבת-ראש, אני אשיב לך בסוף. רומי חייבת בבקשה להרחיב את זה. פליז. היי, אני רומי. אני מנסה להבין שמעתי כל מיני דברים פה. יש כאלה שאני יותר מסכימה איתם,

אני חייבת לציין, הייתי מאוד מבסוטית ממך. תודה רבה. אני משתדלת בכל פעם שתהיו יותר מבסוטים. התלונות שיש לך, גם יש לי. אז אמרתי: הו, כל הכבוד. מבחינת מענים והכול, אני עם עאידה לגמרי. אני לגמרי איתך. מבחינת זירות הזנות, של איתור זירות הזנות, לא כל כך הבנתי את הקטע של האיתור רוצים למצוא נשים שלא רוצות שימצאו אותן, שהן מתחת לרדאר, זה מה שאני מבינה.

אוקיי. זה לא למצוא את הנשים, זה למצוא את הצורכים שהם עוברים על החוק כאשר הם צורכים זנות. אחרת איך אוכפים את החוק? בדיוק כמו לחפש גנב לא תמיד הגנב רוצה שיתפסו אותו, לא? אני לא מסכימה כל כך עם ההשוואה הזאת. אוקיי. בסדר, את לא מסכימה. אני עשיתי השוואה בין הגנב לבין צורך הזנות, ואני עדיין חושבת שאפילו עשיתי עוול לגנב. יאללה. לינור שואלת את השוטרת האם השוטרת מודעת שלפי ההכשרה שוטר חייב לבוא עם עובדת סוציאלית? השוטרת מבטלת את דבריה ואומרת: אנחנו לא צריכים. יש דבר כזה בחוק?

בהכשרות יש. אין חובה בחוק שהם יגיעו עם עובדות סוציאליות.

אז על מה היו ההכשרות? אז על מה היו ההכשרות?

אני יכולה להתייחס? אני יכולה להגיד שההכשרה מתייחסת וגם יש לנו נוהל שמתמקד בחוק איסור צריכת זנות על הרגישות שצריך לגלות עם האוכלוסיות העוסקות בזנות. אין שום דרישה - - - והרגישות היא לתת להן קנס של 1,000 שקל על מסיכה. שנייה, שנייה, זה לא מתנהל ככה.

קודם כל, הנוסח של החוק לא מחייב צירוף עובדת סוציאלית לכל פשיטה או מבצע שהם עושים באכיפת החוק. כך שזה לא מחויב. אני ראיתי את הסרטון ששלחתם, והשוטרת ענתה נכון. הדבר השני, בעניין הדוחות על מסיכות, אני מאוד מקווה שהדוחות האלה הם לא חלק מה-1,600 שדיברת על הדוחות שכבר עשיתם. זה כולל דוחות על מסיכות? ממש לא. בוודאי שלא. אני רוצה לומר ולהתייחס במשפט ולהגיד שגם בהכשרות שאנחנו נותנים לשוטרים האוכפים וגם בנהלים הקיימים יש סופר רגישות ובקשה להתייחס לאוכלוסיות בזנות בצורה מאוד מאוד רגישה, מאוד מאוד מכילה, לא פוגענית, לא שימוש במילות גנאי למיניהן. אני חייבת לומר שדווקא על זה הם שמים מאוד דגש, ודווקא מניסיון שאנחנו שמענו על שוטרים שנחשפים ובאים במגע עם אותן אוכלוסיות, הן מספרות על כל הקשיים: הם טוענים שפוגעים להם בפרנסה, שהם לא מקבלים מספיק כלים כדי להתקדם. אז מאוד מאוד קשה לי האמירה הזאת. ולעניין הדוחות אני רוצה לומר שאם אתם מכירים מקרה ספציפי אגב, אנחנו במשא ומתן ומדברים על זה כל הזמן עם אור אבו מהמטה, שאם יש מקרה ספציפי שאתם יודעים שאישה קיבלה מסיכה במסגרת אכיפה של צריכת זנות, בבקשה תיגשו אלינו, אנחנו נבחן כל מקרה לגופו, ואם יש מקרה שהדוח ניתן שלא בהצדקה, אז אנחנו נדאג לבטל אותו. אז עכשיו אותה אישה שנמצאת שם בסיטואציה הזו צריכה לעבור איזושהי סחבת בירוקרטית על קנס שהיא קיבלה על מסיכה במסגרת העבודה שלה. אני אתייחס ואומר שאם היא לא עטתה מסיכה, יכול להיות שהיא כן זכאית לדוח. אנחנו לא יודעים, כל מקרה לגופו. משטרת ישראל - - - זאת הרגישות?

עטתה מסיכה איפה? איפה אני לא מכירה את המקרה. זה חלק מהרגישות למה צריך להתעסק, בעיניי, בעת אכיפת החוק הזה בעניין אם היא עטתה מסיכה או לא עטתה מסיכה? אז אני אומרת, כל מקרה לגופו. אני לא מכירה את המקרה שעליו היא מדברת. אני כנראה אצטרך לפנות קודם כל צריך להפסיק את הפעילות הזו. אני יודעת שזה לא בידיים שלך. חלק מהרגישות הוא לא - - - אנחנו לא יודעים, גברתי היושבת-ראש - - - שנייה גברתי, אני מדברת. אני יודעת שזה לא בהחלטה שלך, אבל כנראה צריך להוציא איזושהי הוראה שכאשר פושטים על דירה, או על מקום שמתנהל בו עניין של צריכת זנות, זה לא הזמן להפיק דוחות על מסיכות. אבל יש הוראה כזאת, זה חלק מהנוהל. אני פשוט לא יודעת על איזה מקרה ספציפי היא מדברת. אז אני חושבת שהגיע הזמן שנגיד בצורה מאוד מפורשת שאפשר לבטל את הדוחות האלה, וכל אישה תוכל או מישהי שקיבלה דוח כזה לפנות לבטל. אני אפנה ואני אבקש לקבל כתובת שתפורסם איפה אפשר לפנות ואיך כדי לבטל את הדוח הזה. 1,000 שקל זה לא משהו שבא בקלות. תודה רבה. תודה לכן. אור אבו מהמטה. כמה שיותר מהר, אני רוצה לסיים בעוד שש דקות. שלום, תודה רבה. אני אעשה את זה הכי ענייני שאפשר. היו הרבה נושאים שרציתי להגיד, חלקם כבר נאמרו. אני אדבר על הנושא הכי חשוב בעיניי, הנושא של התקציבים. אם אני מנסה לתמצת את זה לשורה-שתיים, מבחינתנו הדבר הכי חשוב זה שהתקציבים בפועל יגיעו לארגונים. אנחנו רואות את הכוונות ואת המאמצים שהמשרד עושה, וגם תוכניות שעתידות לקום, או התחייבויות שהמשרד משריין, אבל בסופו של דבר, אם הכסף לא מגיע לשטח, אם יש ארגונים שמחכים כבר חודשים לקבל את המימון על הכסף שהם הוציאו וזה משהו שקורה בפועל, יש ארגונים שעדיין לא קיבלו את כל הכספים שלהם מהשנה הקודמת זה חמור מאוד. עוד דבר זה העניין של שינוי שיטת התקצוב. המכרזים החדשים שקמו למסגרות שינו את שיטת התקצוב וגרמו לזה שהרבה יותר קשה לקבל כסף על מה שהארגונים מוציאים בפועל. אז עם כל הכבוד לזה שיש התחייבויות ולזה ששריינו את הכסף, אם בסופו של דבר השנה תסתיים והכסף לא יגיע לארגון, אבל הארגון פעל לאורך כל השנה ועשה את כל שביכולתו כדי לתת מענה לאוכלוסיות בזנות, זה הלכה למעשה ייבוש הדרגתי של הארגונים. זה מבחינתנו הדבר הכי חשוב. אני אנצל את זכות הדיבור שלי לעוד משהו. לא, לא, לא. אני כבר נתתי לנציגה שלכם שהייתה פה, ואני נתתי לך. אני חושבת שכיסינו כמעט את הכול. על חינוך אף אחד לא אמר מילה. על החינוך אני יודעת, היה צריך להגיד על הנושא הזה,

רק להבין את הטעות. שנייה. לא, זה עלה ועידו התייחס לזה בדוח של הממ"מ. יש לנו נציגים של משרד החינוך? אנחנו נבקש מנציגת משרד החינוך להגיד כמה מורים כבר עברו את הלומדות שהם פיתחו, ואם יש לומדות במגוון השפות, וגם על התוכנית שהם מבצעים בבתי הספר. אומנם יכול להיות שצריך דיון מיוחד על הנושא הזה כי אני יודעת מה התשובה תהיה אחת מהתוכניות של כישורי חיים זה על הנושא של מאבק בזנות. אני יכולה בעל פה לשנן. גברתי, אני יכולה רק לענות להערה של אור לגבי הכספים? לא, לא, לא, חכי. חכי. יש לנו נציגת משרד החינוך?

בבקשה. גברתי, אני לא אפרט לך את מה שאני מפרטת בכלל בוועדות, גם על שיעור כישורי חיים. אנחנו בחרנו להתמקד בשני דברים שמבחינתנו הם מענים שלא היו לנו וחשבנו שהדבר הכי חשוב הוא קודם כל איתור וזיהוי, ואת יודעת כמה אנחנו מדברות על זה. עד היום האיתור והזיהוי בכלל, כל יחידת הידע נעשית בתיווך של היועצת, ואז עלה הנושא, השאלה שלך לאורך כל הוועדות איך אנחנו יודעים שזה מתבצע, ואם יש בתי ספר שאין יועצות? הפעם ביקשנו לפתח יחידות ידע שמועברות ישירות למורים, לצוותי החינוך, במטרה שככה נגיע לקהל רחב יותר. לא מזמן סיימנו לפתח את יחידות הידע, זה לוקח זמן לפתח יחידות ידע, היא כוללת איזושהי הרצאה, פנייה למורים על החשיבות של איתור וזיהוי, ועל המקום שלהם באיתור וזיהוי, וקצת על התופעה. עשינו סרטון על case-study, ממש איזשהו מקרה. בשתי השפות? בשתי השפות. בשתי השפות. סוריידה מעבירה בסרטון בערבית. לוקח הרבה זמן לפתח יחידות ידע כאלה כמובן שזה צריך לעבור אישורים וכולי וכולי סיימנו אותן וכרגע אנחנו בקשר עם מנהלי אגפי הגיל לראות איך זה מגיע. כל יחידת ידע כוללת גם בשפות השונות וגם בהתייחס לגילאים השונים. כלומר, זה עוד לא עבר למורים. זה לא עבר למורים, כרגע זה עובר לאנשי המקצוע שלנו להטמעה, לחשיפת הנושא, וזה יעבור בהמשך כמובן למורים ללא תיווך של יועצת או אנשי מקצוע. אני אשמח להראות לך את זה. אני אשמח גם כן לראות את זה, אני אשמח לדעת מתי זה יגיע בסופו של דבר, מה הצפי? מתי זה יגיע למורים? אני מקווה שהשנה, ברגע שנחשוף את זה לכל אנשי המקצוע שלנו, בשנה הבאה אנחנו נעשה תוכנית עבודה מסודרת על איך זה מגיע למורים. וכמובן, כמו שאמרתי, עשינו יחידות ידע שונות לגנים, ליסודי ולחטיבה העליונה. איריס, התוכנית הכוללת של אכיפת החוק שכללה גם את הפעילות של משרדכם הסתיימה כבר, שלוש שנים עברו, או שאני טועה? ואנחנו עדיין מדברים על עוד שנה? לא, לא, רגע, אני רוצה לעשות סדר.

עם כל הכבוד, לוועדה כדי לעסוק במיניות ובמיניות בריאה ולהכניס בתוך - - - הוועדה לא מדברת על מיניות. זנות זו לא מיניות. אנחנו היינו בתתי הוועדות, ובסופו של דבר החלטנו שהתפקיד של המשרד הוא לעסוק בכל מה שקשור למודעות והסברה, ולא לגשת לילדים ולדבר איתם ישירות על זנות, אלא לדבר על מיניות בריאה ובתוך כך להכניס אלמנטים של פיתוי, של התנהגות מינית בריאה, של התנהגות מינית ברשת. כל השיעורים האלה שאני מדברת עליהן, כולל יחידה סלקטיבית שממש מדברת על התנהגות סיכונית מינית, זה מועבר בשיעור כישורי חיים. מעבר לזה, ביקשנו לעשות עוד שני דברים שמבחינתנו היה חסר בהם:

יחידות של איתור וזיהוי ללא תיווך של יועצות חינוכיות, זאת אומרת שיגיעו ישר למורים, ואז אנחנו מגיעים להרבה קהלי יעד. יחידה שנייה כוללת יחידות הסברה למורים על מיניות בריאה. על כל האלמנטים של מיניות בריאה. דרך אגב, בתוך האיתור והזיהוי הכנסנו גם איתור וזיהוי, ממש כלים איך מורים יכולים לאתר ילדים שעוסקים בזנות. יש כל מיני סימנים, עשינו את זה בזמנו עם ארגון עלם ביחד והכנסנו את הסימנים האלה ליחידות האלה. אני קטונתי מלהתעסק בענייני חינוך, אבל למען האמת, אני לא מבינה איך הנושא קשור למיניות. אבל איך הכנסתם את הנושא, ואיך אפשר להכניס את הנושא של זנות לתוך מיניות בריאה? אני אקבל את התוכנית ואחר כך אני אגיב. אני רוצה להגיד שבכלל המגמה והמדיניות היא לא לדבר רק על הפגיעה, היא לדבר על כל הרצף. זאת אומרת, להתחיל ממיניות בריאה. לא נכון להיכנס לכיתה ולדבר ישר על פגיעות,

גם קבוצות - - - אני לא מדברת שצריך להיכנס ולעשות את זה על ההתחלה, בואי נחסוך את הדיון עכשיו. אני רוצה לראות את התוכנית ואחר כך להתייחס. זה לא אומר - - - אנחנו נשמח לבוא ולהציג אותה. אוקיי. אז אולי כדאי שאנחנו נעשה דיון על זה.

לא במסגרת התקציב של הוועדה. תוכנית חדשה שנקראת "לצמוח ולגדול" ליסודי, יש לנו תוכנית חדשה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה. נשמח מאוד לבוא להציג אותה, זה כולל את כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם גם בוועדות השונות בכנסת.

תודה רבה. אנחנו נשמח לראות את זה, אולי נקדיש לזה דיון מיוחד על כל התוכניות שקיימות בעניין שוויון מגדרי ועל כל מה שמשתמע בעניין אלימות ואלימות מינית. רק כדי לא להגיד שמנעתי ממישהי לדבר אני רגילה בדרך כלל בישיבות האלה שאומרים שאני מונעת לינור אברג'יל, טרנסיות ישראל. תודה רבה. לצערי, שוב פעם אנחנו הטרנסיות נדחקות כנראה לסוף. אם אני נותנת זכות דיבור, יש עליי ביקורת, אם אני לא נותנת, יש עליי ביקורת. לינור, דברי. חברת הכנסת, אני לא מבקרת אותך, אני רק אומרת מה היחס של האוכלוסייה כלפי טרנסיות בישראל. אני רציתי לקשר את זה גם למענים שיש בעניין הזה. ב-9 ביולי פורסם המכרז למענים לטרנסיות. לפי

ב-28 בפברואר הלנת החירום רק תיפתח, זה כבר כמעט שנתיים שטרנסיות לא קיבלו מענה בשום מקום. רציתי לציין גם את מה שאפרת אמרה. אתמול אני לקחתי עדויות מהבנות לגבי האכיפה של נשים וטרנסיות. טרנסיות מספרות מעדויות שהן נאלצות לעמוד מול שוטרים עירומות כדי להודות שהגבר שנמצא איתן הוא לקוח, ורק ככה הן משתחררות כשזו אכיפה בזנות רחוב. רציתי לציין שיש מענים במשרד הרווחה שלצערי, לא היו מותאמים לנשים טרנסיות. מה המשפט הזה? לא הבנתי אותו. מה לא הבנת? שנאלצים לעמוד מול שוטר. השוטרים עוצרים את הנשים הטרנסיות במכוניות כשהן נמצאות בזירות הזנות. אלו לא מכונים, אלו מכוניות בזנות רחוב. השוטרים אומרים להם לצאת מהרכב, ללקוח ולטרנסית שעובדת. הם עומדים מול השוטר ערומים מול מצלמת הגוף שלהם זה מעדויות, מה שאני אומרת, אני לא הייתי שם והבנות נאלצות להגיד שהבחור שנמצא איתן הוא לקוח על מנת שאותו אדם יקבל קנס על צריכת זנות, ורק אז הן משתחררות מהשוטר שייתן להן להמשיך לעבוד במקום. אתמול באכיפה זו לא הייתה הוראה שצריכה להיות עובדת סוציאלית, זו הייתה הוראה שהשוטרות צריכות להציע טיפול סוציאלי לאותן נשים, שגם בווידאו מראים שהן אומרות שהן לא מקבלות את ההצעות האלו,

הדוחות - - - את הווידאו אני ראיתי, השאלה לשוטרת הייתה האם אתם לא יודעים שצריך שתהיה אתכן עובדת סוציאלית? אני ראיתי את הווידאו. נכון, גם להציע טיפול סוציאלי לאותן נשים. מסתבר שכמו תמיד, אותן נשים בסוף נענשות אם זה דוח על מסיכה, או דוח על עמידה בכביש, או דוחות כאלה ואחרים. אנחנו ביקשנו והתרענו מול המשרד לביטחון פנים לא פעם ולא פעמיים, מול השר לביטחון פנים, לביטול תיקים שנמצאים במשטרה שלא הגיעו לחנינות. רציתי לציין רק עוד דבר אחד יש את התוכנית של SFI, שזה אג"ח חברתי למציאת עבודה לנשים טרנסיות. האג"ח הזה הופל על ידי משרד האוצר. אז אם מדברים על תקציבים וניצול תקציבים, אני חושבת שקודם כל צריך לטפל בעניין הזה מה הסיבה שנשים טרנסיות מגיעות למעגל הזנות, וצריכים לטפל בסיבה ולא בתוצאה, כי התוצאה היא בסופו של דבר נשים שיהיה להם קשה נורא לצאת ממעגל הזנות לעבודות כמו עבודות בפארמים ובחניות בגדים. ועוד דבר אחד קטן ואחרון, בתחילת הוועדה דיברה שחף, היא ראיינה 40 נשים בנטוורק שלה. בסקר הלאומי ראיינו 600 נשים, שזה מגוון רחב, והגיעו לתמונה מורכבת לחלוטין. צריכים לצאת מנקודת הנחה שנשים שמגיעות למעגל הזנות לא בהכרח מגיעות מפגיעה מינית עוני הוא אחד הסיבות העיקריות של ירידה למעגל הזנות, ועד שלא יטפלו בעוני, לא תהיה אפשרות לטפל בכל מעגל הזנות כמו שאנחנו רוצות וחולמות.

תודה רבה. אני חושבת שגם בדיון הזה שאלנו והתעניינו מה מתפתח בנושא של המענים והתוכניות לטיפול בטרנסג'נדרים ממעגל הזנות. אני חושבת שהיה נחוץ לנו לעבור על הסקירה הזו ולבדוק איפה קיימות הבעיות עדיין בטיפול בנושא הזה, גם בנושא האכיפה. אני הבנתי שכנראה יש תוכניות של המשרד. אנחנו נפנה לשר ונבקש לדעת מה התוכניות בעניין האכיפה בפריסה הארצית. את אמרת שיש חקירות שמתקיימות שבסופן יירשם הדוח. זה אומר שאלו לא מקרים של סיירים שהגיעו לזירה ונתנו דוחות במקום, אלא אתם מדברים על סוג של דירות או משהו כזה. אנחנו נפה לשר לבט"פ ונבקש לדעת מה התוכניות שלהם בעניין של אכיפת החוק בפריסה ארצית, איך זה עלול להתנהל או מתוכנן להתנהל בשנה הזו. אומנם אנחנו מציינים לטובה את העלייה באכיפה שהייתה עד עכשיו, ואני מקווה שימשיכו עם זה, אבל אני עדיין מודאגת מהגיבוי של תוכניות לשיקום שאמורות להתלוות לעניין האכיפה. אם תתוגבר האכיפה יותר ויותר ואנחנו יודעים שקו העוני כלל יותר ויותר אנשים בשנתיים האחרונות בגלל הקורונה אנחנו עלולים להיות מול מצב שיהפוך לבומרנג ולא למצב טוב שיש אכיפה. אותו קצב של עלייה באכיפה, צריכה להתלוות לו עלייה בקצב מתן השירותים הרווחתיים והתעסוקתיים לאנשים שמעורבים בזנות. אנחנו נמשיך להביע דאגה מעצם העובדה שהתקציב קוצץ לשנה זו, ואנחנו נדרוש בשנתיים אם הממשלה אומרת שהיא רוצה להתחיל כבר במאי לעבוד על התקציב לשנים הבאות, צריך לתקן את המעוות, וכבר ב-2023 יהיה תקציב יותר טוב לתוכניות האלה. אנחנו נרצה לקבל את התוכניות שדיברתי עליהן בתוך הישיבה, את הבקשות שהעליתי, כולל הפילוחים. אני מודאגת מאוד ממה שקורה בזרוע העבודה. אני חושבת שהגיע הזמן שהתוכנית הזו תיבנה בצורה הכי מהירה, ולהתחיל לתפור מה שנקרא חליפה טובה לנשים. אני יודעת שהתוכנית הזו לא יכולה להתמקד במקום אחד והיא צריכה להיות פרוסה ארצית. אנחנו נחכה לחודש מאי כדי לשמוע דיווח שוב על מה התוכנית שפותחה ואיך מתחילים ליישם אותה בעניין התעסוקה לשורדי ושורדות מעגל

תודה לכולכם. אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:45.